צעת חוק פ/202/21 וכלה בהצעת חוק פ/553/21: הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון, פיקוח על מוצרי מזון לתינוקות), התשע"ט 2019, מאת חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני, אורי מקלב ויצחק פינדרוס, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, פרסומת ודרכי שיווק אסורים במוסד חינוך),

הכנסת, אנחנו פותחים בנאומים בני דקה.

מי שמעוניין יכול להירשם לנאומים. חברת הכנסת יעל גרמן, תפתחי בבקשה היום את הנאומים. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני יודעת שהיום אנחנו מתעסקים, עוסקים, חושבים, מדברים על כן או לא בחירות. אני דווקא רוצה לדבר על תושבי עוטף עזה. ואני רוצה לספר לכם שלפני יומיים עלתה לאוויר עצומה הקוראת לכולנו לחתום על מיגון מעבר לשבעת הקילומטרים. יש לי חברה בשם תמי שגרה בצאלים. בכל פעם שחוזר סבב ההתקפות והטילים היא מוצאת לה מקום במסדרון בין שני קירות, מפני שאין לה ממ"ד ואין לה אפשרות להגן על עצמה. כמוה יש עוד עשרות אלפי תושבים. אז אני קוראת לכם חברי הכנסת לחתום על העצומה, ולאלה שמנהלים היום משא ומתן, גם אם הם הפסיקו אותו, על הקואליציה: חישבו על תושבי הדרום. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת היבה יזבק. אדוני היושב-ראש, חברים, עירית לינור מגישה את "המילה האחרונה" בגלי צה"ל. אתמול בתוכנית היא אמרה שבמקום להזמין את איימן עודה להשתתף בהפגנה של שבת, יש לעבור בתחנת דלק של Yellow, לקחת שני ערבים, והם מייצגים את הציבור הערבי. אותה עירית לינור לפני שנתיים כינתה את נשיא המדינה "חתיכת חצוף". היא הושעתה לשבוע. אותה עירית לינור לפני חודש העלילה על עיתונאי מחדשות 13, אביעד גליקמן, שאשתו מדליפה לו בניגוד לחוק חומרי חקירה מהפרקליטות, והתנצלה. אותה עירית לינור כינתה סטודנטית שהתלוננה על הטרדה מינית "זונה" והתנצלה. תמיד היא מתנצלת או מושעית וממשיכה לשדר. אני רוצה לחשוב על לוסי אהריש, שדרנית ערבייה, שתגיד לבנימין נתניהו: תעבור בשוק הכרמל, תיקח שני מרוקאים במקום ביטן. מה היו עושים לה? אני אומר: עירית לינור מזלזלת, מקללת ומשקרת בלי סוף.

הפעם היא לא צריכה להתנצל, גם לא להיות מושעית לשבוע, היא צריכה ללכת הביתה. תודה, אדוני. אני בטוח שימצאו לה שעות שידור בערוץ 20. תודה. חבר הכנסת, סליחה, חברת הכנסת, היבה יזבק. אחריה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני מוצאת את עצמי נאלצת לעסוק בסוגיה שאמורה להיות מובנת מאליה ואבסורדית: הזכות של כל ילד לשחק. האבסורד הוא שהמדינה מענישה ילדים רק כי הם נולדו בכפרים שהיא מסרבת להכיר בהם. התושבים של כפר רכמה קיבלו לפני כמה ימים צו הריסה לגן שעשועים קטן. אלה ילדים שהופקרו על ידי המדינה, ללא מסגרת חינוך אפילו, בכפר שלהם. לפני כחמש שנים החליטה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה על הקמתו והסדרתו של הכפר. ההחלטה עדיין מחכה לאישור הממשלה ואינה מבוצעת עד היום. הרשויות מחליטות להעניש את הילדים בזכות הבסיסית שלהם: משחקייה קטנה. אי-אפשר להמשיך למנוע פיתוח של הכפרים, ותוך כדי כך גם להתייחס לתושבי כפרים כאל פושעים. וזה לא רק המקרה של כפר רכמה, אלא יש עשרות כפרים שעדיין לא הוכרו. אני מבקשת להפסיק מייד את צו ההריסה ולהמשיך את תהליך ההכרה בכפר על ידי הממשלה,

תודה, חברת הכנסת יזבק. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בשבוע שעבר פורסם סרטון שהרעיד כל לב של כל בן אנוש בארץ. בסרטון נראה נער חרדי מוגבל בשכלו מוכה באכזריות על ידי קבוצת שוטרים, בניסיון לפזר איזו מדורת ל"ג בעומר, עד כדי כך שדמו ניגר על הארץ, הדם על פניו, וזעקתו נשמעה מסוף העולם ועד סופו. הארץ געשה ורעשה, ולשבחן של הרשתות החברתיות, לא משנה דתיים או אחרים, כולם זעקו את כאבו של הנער, שקרא נואשות לאימו. אבל השוטרים לא הושעו, המפקדים לא הודחו, השוטרים והשוטרות שהסתירו את זכות הצילום של אזרחים מוכים לא הוצבו אל עמוד הקלון. לא צריך להיות חוקר דגול כדי לזהות את השוטרים המכים, כי התמונות ברורות והסרטון מדבר בעד עצמו. השוטרים והשוטרות שביצעו פשע שנאה ואלימות נגד הנער טרם הועמדו לדין, הם עדיין בשירות סדיר במשטרת ישראל, והם מסוכנים לציבור. אין מילים שיכולות לתאר את הזעם האצור בתוך לב כל יהודי וכל אדם למראה האכזריות הבלתי-נתפסת הזאת. נשגב מבינתי בשביל מה צריכים לשלוח משמר הגבול, בשביל מדורת ל"ג בעומר.

כיצד אפשר לעבור על כך לסדר-היום? אני מבקש את תשובת השר, ודרישה מהמפכ"ל להשעות מיידית את כל השוטרים והשוטרות שמעורבים עד שיתברר מי האחראי לפשע המחריד, אחרת הם מכתימים את כלל משטרת ישראל בכתם האלימות השלטונית.

תודה, חבר הכנסת אייכלר. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני יודעת שהמצב פה נפיץ, ואנחנו עוד נדבר על זה ארוכות היום והלילה, אבל אני רוצה לנצל את הדקה הזאת שלי היום מכאן מירושלים לדבר על מה שקורה רחוק מכאן בחיפה. היום פרסם כתב חדשות 13 אלי לוי כי בשעות הבוקר המוקדמות דיווחו תושבים במפרץ חיפה על ריח חריף המזכיר צמיגים שרופים באזור צומת וולקן במפרץ. דיווח זה מגיע בהמשך לאירוע דליפת הגז שהתרחש במפעל חברת דור כימיקלים במפרץ חיפה לפני שבוע וחצי, שגם הוא התגלה בזכות ערנותם של תושבי המפרץ, דליפה שהביאה לסיכון תושבי האזור ולחסימת אזור נרחב במפרץ לשעות רבות. אזור מפרץ חיפה הוא פצצה מתקתקת. זהו נושא ידוע ומוכר כבר שנים,

כמו הרבה נושאים סביבתיים אחרים, עד שלא יקרה אסון, שום דבר משמעותי לא יקרה. ביום שישי האחרון לקחתי חלק בצעדה שארגן בחור צעיר,

ממכינת רבין אשר בקריית טבעון, אשר נמצאת במרחק אווירי של כמה עשרות מטרים מחוות מכלים שמאוחסן בהם חומר דליק ומסוכן, וסמוך אליהם נמצאים בתי ספר, גני ילדים ובתים פרטיים. מדובר באוזלת יד מתמשכת, אדוני היושב-ראש. זה בידיים שלנו, חברי הבית הזה. בריאותם של תושבי מפרץ חיפה והקריות חייבת לעמוד בראש סדר העדיפויות של כולנו,

תודה, חברת הכנסת חיימוביץ'. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא,

ואחריו, חבר הכנסת מיכאל ביטון. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, שלשום נרצחה אנתסאר אל-עיסאווי ברמלה. האישה הזאת נרצחה כי היא עמדה כחיץ בין היורה לבין הבן שלה. היא נרצחה במקום הבן שלה, כי רצו לרצוח את הבן. היא הגנה בגופה על הבן שלה והיא נרצחה.

של השגת הנשק בידי הערבים היא לא נסבלת, לכן אנחנו נחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שמישהו יבין שהוא שותף לשפיכת הדמים, שמישהו בממשלה יבין שהוא שותף לשפיכת הדמים האלה והוא צריך לעשות מעשה. אבל כבוד היושב-ראש, במקרה הזה היה משהו שעוד לא היה: מוכתאר מוסראתי הלך למשטרה ואמר להם: אח שלי הוא זה שרצח את האישה הזאת, הסגיר את אח שלו. הנושא הזה לא היה אף פעם, אבל השאלה היא אם אנשים שיגיעו למשטרה ויסגירו אנשים יקבלו גם הגנה מהמשטרה. המשטרה לא עושה כלום ולא נותנת הגנה גם לעדים. תודה חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת מיכאל ביטון,

ואחריו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. כבוד יושב-ראש הכנסת, בימים אלה של ממשלה קמה ונופלת, אסור לשכוח את האזרחים ואת הכאבים היום-יומיים שלהם. אני רוצה לדבר על עובדי קרן קרב, אחת מתוכניות הדגל של משרד החינוך, שעושה מהפכות בחינוך הבלתי-פורמלי בתוך בתי הספר היסודיים, בעיקר בפריפריה, 3,000 עובדים שעושים מהפכה חינוכית. העובדים האלה עבדו במשרד החינוך, לאחר מכן משרד החינוך העביר אותם לחברה למתנ"סים כמועסקים של חברה ממשלתית, ולאחרונה משרד החינוך בוחר לבצע מכרז, ובו החברה למתנ"סים משתתפת עם עוד חברות, כמו חברת "עתיד", וכנראה שחברת "עתיד" תזכה במכרז בשל העובדה שהיא מורידה את התנאים של העובדים, את היקף הפעילות ואת האיכות של הפעילות. לאחרונה החברה למתנ"סים, שהיה לי הכבוד להיות חבר דירקטוריון בה, הוכרה על ידי ממשלת ישראל כספק ישיר שפטור ממכרז ממשלתי. אז הבאנו עובדים לחברה ממשלתית שפטורה ממכרז ממשלתית, שעובדים טוב, מטפלים בילדינו, ואנחנו מפריטים את עצמנו לדעת ומוציאים אותם מחדש למדבר של חברת קבלן, ועתידם לא נודע. אני קורא לשר בנט בימים האחרונים שלו לעשות מעשה ולהציל 3,000 עובדים ואת החינוך בישראל.

תודה, חבר הכנסת מיכאל ביטון. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת אלעזר שטרן. אדוני היושב-ראש, עוד מעט תעלה הצעת חוק פרטית לפיזור הכנסת. ההצעה הזאת לא נולדה כי זה טוב למדינה, לא כי זה נכון לביטחון המדינה, לא כי זה נכון לכלכלה, לא כי זה נכון לבריאות או לחינוך, לא כי רוב חברי הכנסת, גם מהקואליציה, חושבים שזה נכון. ההצעה עולה כי ראש הממשלה רוצה לסכל כל אפשרות שנשיא המדינה יטיל את הרכבת הממשלה על מישהו אחר, שזה לא הוא, ושהמישהו האחר הזה יוכל להרכיב ממשלה,

ממשלה שתדאג לחינוך, שתעסוק בבריאות, שתתגבר את מערכת האכיפה, רחמנא לצלן, ובכלל תהיה אכפתית לתושבי המדינה, אבל דבר אחד לא יקרה בממשלה הזאת: בנימין נתניהו לא יישב בראשה. וגם היום הכול סובב סביב אדם אחד שכל האנשים סביבו עומדים ומוחאים לו כף, הם עדיין לא הגיעו לאולם, כאילו אין מדינה, כאילו אין אחריות, כאילו באמת אין שום אפשרות אחרת. זו הסיבה היחידה שההצעה הזאת עולה עכשיו, ולא בדרך המלך, ופעלו כך תמיד מאז קום המדינה. הכלל הוא שהראשון נכשל, מעביר לבא בתור, ולא משנים את הכללים תוך כדי המשחק, גם אם זה חוקי. אז היכן אותם אנשים שחושבים על מה שאני אומר עכשיו? כנראה בהצבעה לא נראה אותם עושים מעשה ממלכתי, אפילו אחד,

תודה לחבר הכנסת סגלוביץ'. חבר הכנסת אלעזר שטרן,

ואחריו, חברת הכנסת אורית פרקש-הכהן. אדוני היושב-ראש, המשא ומתן קואליציוני, כן או לא, מזכיר לי אנקדוטה חשובה שהייתה לי אפילו איתך באופן אישי, שהיא כואבת לי,

אני חס וחלילה לא מטיל צל-צילו של דופי, על הפטנט עם הגיור. אדוני היושב-ראש,

אני יכול להגיד, חוק ביד. הוא כבר גמר הכנות לקריאה שנייה ושלישית ויכולנו להביא אותו למליאה. נכנעתי לבקשתם של השר בנט וראש הממשלה, אפשר לומר, להמיר את זה בהחלטת ממשלה. המרנו בהחלטת ממשלה, הייתי כמו טירון פוליטי, והגיור עומד באותו מקום, וראש הממשלה ביטל את זה בהינף יד אחד, בלילה אחד, בשנייה אחת, את אותה החלטת ממשלה, וההתבוללות והזלזול ביהדותם של עולי חבר המדינות ממשיכים להכות בכולנו כל הזמן.

תודה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. חברת הכנסת אורית פרקש-הכהן. אחריה, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. יושב-ראש הכנסת, המשא ומתן הקואליציוני מביא אותנו לשיאים חדשים, ובכל זאת אני מבקשת להתייחס לנקודה אחת שהטרידה אותי. לאחרונה פורסם כי ראשי איחוד מפלגות הימין, מי שמסמנים את עצמם כעומדים בראש המחנה הדתי-הלאומי, דורשים שבהסכמים הקואליציוניים ייכנס סעיף שלמתגייסים לצבא מישיבות ההסדר יוקצה מסלול מיוחד, נפרד לחלוטין ונטול נשים. אם אכן הפרסומים נכונים, זהו רגע עצוב לציונות הדתית, שנציגיה מתמקדים בנושאים כאלה. הציונות הדתית של תורה ועבודה שאני גדלתי עליה משמעותה השתלבות וכיבוד הדדי, ולא להפך, שילוב המסורת עם העולם המודרני. הגישה של ההפרדה היא שמחזירה אותנו אחורה. זה לא השיח של הציונות הדתית, שמקפידה לשלב את ההלכה בלי לייצר נתק עם החברה. מי שרוצה מסלול נפרד לחלוטין, שיתגייס ליחידות החרדיות. עוד בספר שופטים דבורה הנביאה הובילה את ישראל לניצחון על סיסרא, בזכות שיתוף פעולה עם ברק בן אבינֹעם ויעל. ברק הודיע כי לא יצא למלחמה בלעדיה, ויעל היא שהרגה את סיסרא והביאה ל-40 שנים של שקט. אז למה מה שהיה טוב ונכון לישראל בימי השופטים פסול לחלוטין היום? אני הייתי מצפה שבמקום לעסוק בסביבה נטולת בנות יעסקו ראשי הציונות הדתית בטיפול שורש עם אפס סובלנות בשיח רבני משפיל ומקומם שיוצא מהחוגים האלה בשנים האחרונות. בחודשים הקרובים תסיים בתי את לימודי התיכון שלה בתיכון פלך בירושלים ותתחיל ללמוד במדרשה. לאחר מכן היא תתגייס לצה"ל לשירות מחייב ומשמעותי. הבת שלי לא צריכה לראות ציונות דתית שקוראת בפניה לייצר מסגרת נטולת נוכחות ממנה או מחברותיה, ואני לא מוכנה להתבייש בשמה של בתי, שאותה אני מחנכת שהיא שווה בין שווים ושעם עבודה קשה, הכול אפשרי.

תודה רבה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה, אדוני.

חברת הכנסת אורלי פרומן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גם היום אמנה את תאונות הדרכים הקטלניות שהתרחשו בשבוע שחלף. ב-21 במאי הולך רגל פלסטיני בן 50 נהרג לאחר שחצה את כביש 55 סמוך לקרני שומרון. ב-23 במאי שמס חלמי בת השנתיים וחצי נהרגה מפגיעת רכב בכפר אעבלין שבצפון. ב-25 במאי הולך רגל נהרג מפגיעת רכבת סמוך לתחנה סגולה בפתח תקווה, אתמול, 26 במאי, פעוט בן שנתיים נהרג במזרח ירושלים מפגיעת רכב שבו נהג אביו. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחודש אפריל 2019 נרשמו 847 תאונות דרכים עם נפגעים, ומהן 25 תאונות קטלניות ו-118 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלה נפגעו 1,562 איש, ומהם 25 הרוגים ו-133 פצועים קשה. נתונים אלו צריכים להדאיג את כל נבחרי הציבור שיושבים פה לידי וכל אחד מאזרחי מדינת ישראל.

תודה, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. חברת הכנסת אורלי פרומן,

גברתי, ואחריה, חבר הכנסת יועז הנדל. אדוני היושב-ראש, אתמול השתתפתי בהפגנת מחאה של הורים שהתקיימה תחת הכותרת הנוקבת: זהו מצב חירום, דורשים חסינות לילדים. עמדתי שם בתוך קהל רב של הורים צעירים וילדים רכים ושמעתי סיפורים קורעי לב על דויד דייגי, זיכרונו לברכה, שהמטפלת שלו התעללה בו עד מותו, על בנה של בת אל רוגוב, שרק לאחרונה התוודעה לאלימות שהפעילה המטפלת כלפיו. ואלו רק שני סיפורים מני רבים שאנחנו יודעים עליהם אל מול כאלה שאני בטוחה שאנחנו עדיין לא יודעים. בכאב רב אני אומרת: מה הפלא שאנחנו עדים להתעללות בפעוטות כאשר אין שום הסדרה של נושא החינוך בגיל הרך, אין פיקוח, אין הכשרה של מטפלות,

צוותים חינוכיים, שאמורים לשמור על הפעוטות, לחנך אותם, לדאוג להתפתחותם התקינה. זו אחריות המדינה להסדיר את הנושא ולהבטיח את שלומם של ילדינו כבר מגיל לידה. הסדרה של הנושא תהיה גם הדרך להבטיח לילדים כולם נקודת פתיחה שווה לחיים. אבל אני אפילו לא מדברת על זה כרגע, אני מדברת על הבסיס, אני מדברת על כך שחייבים להבטיח את ביטחונם ושלומם של הפעוטות קודם כול ולפני הכול. חוק הפיקוח עבר ואמור להיכנס לתוקף בספטמבר.

אני קוראת לכל הגורמים להתקין את התקנות ולגרום לכך שהחוק יהיה תקף, ולהפעיל אכיפה אמיתית. אבל לא נתבלבל: עלינו להבטיח בבית הזה שאחריות המדינה לגיל הרך תהיה מוסדרת, מתוקצבת, תודה. ומפוקחת. זו חובתנו.

חבר הכנסת יועז הנדל, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת מירב כהן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שמענו פה קודם את חבריי, את בועז, את אורית, את אורלי. יש בעיות אמיתיות במדינת ישראל. בימים כתיקונם הייתי עומד כאן ומדבר על מה שקורה בבקעת הירדן. קראתי כתבה של אלישע בן קימון על מה שקורה עם חקלאי הבקעה,

שסובלים מקריסה כלכלית. אין מים, חשמל, בעיות כאילו אנחנו בשנות החמישים, בציר פלפלים שמתקלקלים. וזה אזור שנחשב אסטרטגי, לפחות על פי המצע של כחול לבן, אני מקווה שגם על פי המצע של הליכוד, אם יום אחד הוא ייכתב. ובמקום זה, מה אנחנו עושים היום? בפעם שעברה שהתכנסנו כאן התעסקנו בלהגדיל את מספר השרים, נושא שאולי חשוב לבן אדם אחד, אבל לא למדינת ישראל. היום אנחנו מתעסקים באיך לבזבז עוד כסף על בחירות, כי ראש הממשלה לא מסוגל להרכיב קואליציה. ומוחרתיים במה נעסוק? עוד פעם בוועדה כזאת או אחרת שתעביר חוק פרסונלי. אני לא יודע איך מגדירים את זה, אבל טובת מדינת ישראל זו לא ההגדרה.

אני לא רואה כאן את חבריי מהליכוד, הם כנראה עסוקים מדיי, אבל בכל זאת אני פונה אליהם: חברים, יש מדינה ויש אזרחים ויש לנו משימות רבות כנבחרי ציבור. לא יכול להיות שכל מה שעסוקים בו זה האם נתניהו מצליח או לא מצליח לייצר לעצמו את החסינות שהוא כל כך רוצה.

תודה, חבר הכנסת יועז הנדל. חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח,

ואחריה, חבר הכנסת גדי יברקן. האלימות במגזר שלנו ממשיכה להשתולל. בשבוע שעבר ראיתי כיצד ליבה של חברתי עאידה תומא סלימאן נשבר אל מול המחדל של ממשלת ישראל, שממשיכה לברוח מאחריותה לספק ביטחון לכל אזרחיה ללא הבדלי דת, גזע ומין. בכפר שלי, בדאלית אל-כרמל, נדקר למוות דניאל חלבי. דניאל נותר בן 19 לנצח, והוא לא יגשים את חלומותיו. ברמלה נורתה למוות בדם קר אנתסאר אל עיסאווי, בת 48, בסכסוך בין עבריינים. אני שואלת את שרי הממשלה: האם אתם חירשים? האם אתם לא שומעים אותנו? האם אימו של דניאל לא זעקה מספיק חזק או האם ילדיה של אנתסאר לא בכו מספיק על אימם כדי שתשימו לב אליהם? האם דמם של הדרוזים, המוסלמים או הנוצרים אינו שווה לדמם של היהודים, אינו סמיך יותר, אינו חשוב מספיק בשביל ממשלת ישראל? חייבים למגר את האלימות, בחינוך, בהסברה, בהגברת האכיפה ובהידוק ההרתעה.

תודה לחברת הכנסת מריח. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת יברקן, קראתי לך. אדוני היושב-ראש, אני שמעתי פה נאומים בני דקה של חברי ישראל אייכלר בעניין אלימות שוטרים במח"ש. אני רוצה להגיד שיש פה איזושהי צביעות מסוימת מצד חברי הקואליציה, המפלגות החרדיות. לפני ארבעה חודשים נהרג בחור בשם יהודה ביאדגה על ידי שוטר בבת ים, ולא ראיתי אותם זועקים: מח"ש, וצריך לשים את השוטר הזה מאחורי סורג ובריח, ואף להעמיד אותו לדין. אלימות היא אלימות, ולאלימות אין צבע. ואם חבריי חברי הכנסת מהקואליציה, וספציפית מהמפלגות החרדיות, יכולים לבוא לכאן לדבר רק כשאיזה נער חרדי סופג מכות על ידי שוטרים, אסור לנהל את המדינה לפי מגזרים, ואני מציע להם לעסוק בנושא הזה כנושא לאומי ואזרחי ממדרגה ראשונה, אלימות שוטרים. ואני אפילו לא שמעתי אותם מגנים את זה. אני גיניתי את זה בפעם הראשונה כשזה היה. אלימות שוטרים לא צריכה להיות, הן נגד ערבים, הן נגד חרדים, הן נגד אתיופים, ובכלל נגד בני אדם במדינה דמוקרטית. אזרחים צריכים להסתובב במדינתם בצורה חופשית, כי זו ארצם, והמשטרה אמורה להגן עליהם, הם לא אמורים להתגונן מפני המשטרה ולפחד.

תודה, חבר הכנסת גדי יברקן. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת מאי גולן. כבוד היושב-ראש, התייחס לזה גם חבר הכנסת עיסאווי פריג'. היום פניתי במכתב לשר הביטחון מר ביבי נתניהו, בנימין נתניהו, כשר האחראי לגל"צ, וביקשתי לפטר את העיתונאית לאחר ההתבטאויות שלה. כמובן שאני מדברת על העיתונאית עירית לינור, שאמרה שהיה כדאי והיה אותו דבר אם היו עוברים, בהתייחסה להשתתפות של חבר הכנסת איימן עודה, יו"ר הרשימה חד"ש-תע"ל, בהפגנה של שבת, שהיה כדאי לעבור ולקחת שני מתדלקים וזה היה אותו דבר. אני לא יודעת את מי היא התכוונה להעליב, במי היא רצתה להטיח עלבון, בחבר הכנסת איימן עודה או במתדלקים, להגיד שאיימן עודה לא שווה מבחינה פוליטית או להגיד שהמתדלקים לא שווים בכלל. אני חושבת שזו גישה גזענית שהגיע הזמן להפסיק אותה. מה שגורם לי קצת צער זה שאני צריכה לפנות לאדם שהוביל גם כן גישה גזענית, ולבקש ממנו שינקוט עמדה נגד העיתונאית,

שהינו במקרה הזה גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון. תודה, חברת הכנסת סלימאן. חברת הכנסת מאי גולן תהיה אחרונת הדוברים בנאומים בני דקה. אדוני היושב-ראש, בתקופה האחרונה נסגרים עוד ועוד סניפי בנקים בדרום תל אביב, בשכונת התקווה, בכפר שלם, הסניף היחיד, אגב, בכפר שלם נסגר, הכול חלק ממגמה של לייעל כביכול את סניפי הבנקים, לצמצם את העבודה. בפועל מי שסובל הכי הרבה זה הקשישים, זה אלו שלא יודעים איך לתפעל אפליקציה בפלאפון, זה אלו שלא יודעים בכלל איך להתנהל בלי ללכת לבנק, לשבת מול הבנקאי ולדבר איתו. אני מקבלת, בלי להגזים, מאות פניות מאז שנבחרתי לכנסת כדי לעזור בנושא הזה. פנינו למפקחת על הבנקים, לד"ר חדוה בר, פנינו ופנינו ופנינו, ומשום מה אין שום תשובה בנושא. אני פונה אליה מכאן, אולי היא שומעת אותי: הגברת בר, לו אימך בת ה-70 או בת ה-80 הייתה ניגשת היום לאיזשהו סניף בנק והוא היה סגור בפניה, והיו אומרים לה: גברת, לכי לאייפון הפרטי שלך ותנסי למשוך משם את קצבת הביטוח הלאומי שלך, סביר להניח שלא היית נותנת לה לעשות את זה.

לא מחכה לבנקים שיתעוררו כדי לדאוג לנו, או בטח לקשישים המוחלשים, ובטח ובטח לא בשכונה כזאת מוחלשת, כשנסגרים עוד ועוד סניפים. אני קוראת מפה לגברת בר לאכוף את החוק מלפני שנה, שנותן לה את הזכות שלא לסגור בנקים בהחלטה, ולהחזיר את הפעילות הכי בסיסית לאוכלוסיות המוחלשות.

תודה לחברת הכנסת מאי גולן.

עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו נעבור לנאומי בכורה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת יזהר שי לשאת נאום בכורה. מי שיברך אותו הוא חבר הכנסת גבי אשכנזי. עד עשר דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי לכנסת העשרים-ואחת, "מי האיש הֶחפץ חיים אֹהב ימים לראות טוב. נצֹר לשונך מרע ושפתיך מדבֵּר מרמה. סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו". זכות גדולה היא לעמוד בפניכם כאן היום.

החפץ בחיים, באתי הנה כדי לראות טוב, כדי לעשות טוב, כדי לבקש שלום. ותמיד אזכור שלא די לבקש שלום, אלא שאנחנו מצווים גם לרדוף אותו: "בקש שלום ורדפהו" שלום בתוכנו, שלום בין כולנו, שלום בינינו לבין השכנים שלנו. בתמצית, זוהי השליחות שלי בכנסת ישראל. אני כאן כדי לעשות טוב, כדי לבקש שלום ולרדוף אותו. אדוני היושב-ראש, לפני 77 שנים, בנובמבר 1942, התכנסו מנהיגי תנועות הנוער בגטו קרקוב, במקום שכיום נקרא על שמם, כיכר גיבורי הגטו. זו הכיכר ממנה יצאו המשלוחים למחנות ההשמדה. זו הכיכר שבה פעל חסיד אומות העולם אוסקר שינדלר להציל יהודים. בפגישה הזאת החליטו המנהיגים הצעירים לפתוח במרד, ובסופה קם אהרון דולק ליבסקינד, הוא היה בן 30, מפקד מרד גטו קרקוב, ואמר לנוכחים: אין נסיגה מדרכנו, אבל בזכותנו תופענה אולי בספר תולדות עמנו שורות אחדות שתספרנה על נוער יהודי אשר קם ונלחם על כבודו. למען שורות אלו, כך אמר ליבסקינד, כדאי למות.

77 שנים אחרי הדברים הללו, ושמו של גיבור גטו קרקוב, אהרון ליבסקינד, נישא כאן, מעל הבמה הזאת, בכנסת ישראל. הוא והחברים שלו, מנהיגי תנועות הנוער, כתבו את שלוש השורות המפוארות שלהם בהיסטוריה של העם היהודי. הייתי בכיכר גיבורי הגטו פעמיים בשנתיים האחרונות,

אל מול אנדרטת הכיסאות הדוממים, מי שמכיר, גמלה בי ההכרה ששלוש השורות הן גם בבחינת צו ומורשת עבורנו כאן היום. חובה עלינו לחשוב, כל אחת ואחד מאיתנו, על השורות שלנו, על האותיות, המילים, המשפטים שאנחנו מחברים בעצמנו, במו ידינו, כדי להשיא את תרומתנו הצנועה לעוד דף, לעוד פרק בהיסטוריה של העם היהודי ושל מדינת ישראל. בתחנות השונות של חיי ראיתי עד היום הרבה אנשים "רגילים",

כותבים את השורות שלהם. תת-אלוף רן פקר, זכרו לברכה, הטייס המהולל, היה אדם כזה. הוא הקים את פרויקט "צהלה" כדי להעניק הזדמנות שווה לכל נערה ונער בישראל. 23 שנים מאוחר יותר הפכתי להיות יורשו וממשיך דרכו כיושב-ראש "צהלה", כמנהיגם של מתנדבים ששנים ארוכות מקדישים מזמנם וממרצם למען אלפי בני נוער ברחבי המדינה. אני כאן כדי להיות שליח ונציג לבנות ובני הנוער של "צהלה" ובכלל, כל בני הנוער באשר הם בישראל, החולמים חלומות והמנסים להגשים אותם. אני כאן כדי להצדיע ולסייע לכל המתנדבות והמתנדבים במדינת ישראל שנותנים למען האחר, כל אחת ואחד מהם בנתינה שבה בחרו לעסוק. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, במהלך 30 שנותיי בהייטק הישראלי כמהנדס,

כמשקיע, זכיתי לראות את פאר היצירה של אלפי יזמות ויזמים שבמו ידיהם בנו את אומת הסטרטאפ הישראלית. ד"ר אורנה ברי, יזמת, מנהלת בכירה בהייטק הישראלי והעולמי, יקירת הנגב, לשעבר המדענית הראשית של מדינת ישראל, אישה אמיצה, אורנה ברי נמצאת איתנו כאן, ביציע האורחים,

והיא עבורי סמל ליזמות ולנחישות. היא גם סמל לשבירת תקרות הזכוכית. היא דוגמה ומופת לכל ילדה ישראלית שגדלה היום ורוצה לחלום הכי רחוק שאפשר. כמו אורנה, גם אלפי היזמות והיזמים,

כל מי שעושים בסוגי הפעילויות השונות בהייטק, כולם נוטלים חלק בכתיבת פרק מפואר בחדשנות הישראלית, הנחשבת בעולם פורצת גבולות. אני שליח ואני נציג של אנשי ההייטק הישראלי, ואני כאן כדי לסייע ככל שאוכל בשימור חוסנה של ישראל כאומת החדשנות. אני מודה לגב' קרין מאיר רובינשטיין, מנכ"לית האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות, שטרחה להגיע לכאן היום.

היא נציגתן של למעלה מ-800 חברות הייטק ומדעי החיים. ספרנו כ-250,000 עד 300,000 איש שהיא מייצגת כאן, יזמים, עובדים, משקיעים וכל מי שתומך בהם. חשוב לי שתדעו, אתם ביציע, חבריי בתעשיית החדשנות הישראלית: אני כאן כדי שיהיה לכם קול בכנסת ישראל. אדוני היושב-ראש, כיזם וכמשקיע סייעתי ביצירתם של אלפי מקומות עבודה, ועל כך אני גאה מאוד. זכיתי גם להיות חלק צנוע בפעילות קמאטק, המחברת גברים חרדים ונשים חרדיות למעגלי התעסוקה והיזמות בהייטק הישראלי. אמרו לי פעם שהמצווה לסייע לאדם במציאת פרנסה היא מן החשובות ביותר ביהדות. אני אסיר תודה לכם, מוישי פרידמן ואברימי וינגוט, אנשי קמאטק כאן ביציע, על כך שנפלה בחלקי הזכות הגדולה הזאת. אני כאן כדי להילחם על שוויון הזדמנויות בתעסוקה, בחינוך ובכלל בחיים עבור כל נער ונערה, עבור כל אזרח במדינת ישראל, בכל מקום שבו הם גרים, במרכז או בפריפריה, וללא הבדל כלשהו על רקע חברתי, מגדרי,

מוצא אתני או כל רקע אחר. אני רוצה להעלות על נס את פעילות תנועות הנוער וארגוני הנוער בארץ.

צופיפניקים, שנשארתם עד אחרי הצוהריים. אני אסיר תודה לכם שאתם פה. חניכי תנועות הנוער מתחנכים למנהיגות ולערכים ומגשימים את כל מה שרכשו בתנועה בהתנדבות לשנות שירות ולמכינות קדם-צבאיות, בהתגייסות לשירות משמעותי בצה"ל, ומאוחר יותר, בעשייה בקרב החברה הישראלית. אני כאן כדי לסייע, ואני גם מריע לכם, אנשי תנועות הנוער וארגוני הנוער,

ותיקים, שכירים ומתנדבים, ומתכבד לברך את תנועת הצופים בישראל, שקרובה מאוד לליבי, שחוגגת בימים אלה 100 שנים להקמתה. ברכות מיוחדות למר אלי בן-יוסף, שנמצא כאן היום, יושב-ראש תנועת הצופים ב-12 השנים האחרונות ומי שהוביל אותה בהתנדבות אל ההישגים המרשימים שאותם היא חוגגת השנה. אדוני היושב-ראש, אני גאה מאוד במשפחה שלי. היא הנושאת אותי והיא המחזקת אותי בכל אשר אפנה. הוריי תמר וישעיהו עזבו בתים יהודיים חמים ונוחים בבואנוס איירס שבארגנטינה ועלו לישראל בתחילת שנות החמישים. כחניכי תנועת הנוער הציוני הם הצטרפו לקיבוץ עין השלושה, והם גרו בתנאים קשים ובצנע מופלג אבל היו מאושרים על הזכות לתרום את חלקם לבניין הארץ. מאוחר יותר עברו לגור בירושלים בירת ישראל וגידלו שני בנים, אחי הבכור רועי ואני. שנינו קצינים בצנחנים ושנינו לחמנו במלחמת לבנון הראשונה.

רב-חובל מיכה זנד, זכרו לברכה, מגיבורי מבצע שרבורג, אוהב הארץ ושיריה, הקים ביחד עם אשתו ניצה משפחה מפוארת, מהם קיבלתי את מתנת חיי, הילה, רעייתי האהובה. אנחנו משפחה רחבה, חזקה ומלוכדת, סבתות וסבים, דודות ודודים,

אחייניות ואחיינים, בני ובנות דודים,

נכדים ואפילו נינים להוריי,

אנחנו אשכנזים וספרדים,

טריפוליטאים, דרום אמריקאים, ובטח פספסתי כמה מוצאים נוספים, אבל כולנו כולנו מלוכדים, כולנו תומכים, כל אחת ואחד מאיתנו במשפחה יודע שלעולם, אבל לעולם, לא יצעד לבד. אני גאה מאוד בארבעת הילדים שלי, שנמצאים כאן היום,

ובדרך שבה בחרו להמשיך את המסורת המשפחתית שלאורה גדלו: לכבד כל אדם באשר הוא ולתרום מעצמם גם לקהילה שסביבם, לחברה הישראלית ולמדינה שלנו שאנחנו כל כך אוהבים. שלושה מהארבעה הם כבר בוגרים. הם שלושתם היו מרכזים צעירים בצופים, והם גם היו שינשינים,

השינשינים בקהל, גם לי היו כאלה, שלושתם היו. במהלך מבצע צוק איתן הייתה לי בת קצינה ב-8200, בן מפקד ולוחם בגדוד 50 של הנח"ל. היום אני גאה להיות אבא של לוחם בפלס"ר 401, למי שתהה מיהו החייל במדים בקהל. תודה שהגעת ותודה גם לצה"ל ששחרר אותך היום. והצעיר שבחבורה הוא מדריך בצופים ויו"ר כללי במחנה הקיץ של שבט "תמיד". המשיכו בדרככם והאמינו בעצמכם, ילדים אהובים שלי. אני כאן על הבמה הזאת בשבילכם ובשביל הדור הצעיר המדהים שגדל היום במדינת ישראל. אני רוצה לספר לכם עוד משהו קטן על המשפחה שלי. אנחנו מקפידים על קבלת שבת. זה קדוש אצלנו, אין שחרורים ואין תירוצים. אנחנו מקדשים על היין ומברכים על החלה, ונרות השבת דולקים. אנחנו מנסים להפיק תובנה או שתיים מפרשת השבוע. יש לנו כבוד עצום לדת ולמסורת היהודית. אנחנו יהודים גאים מאוד ומאמינים באמונה שלמה בדרכנו שלנו. אני כאן כדי לקיים ולקדם כבוד הדדי וסובלנות בין כל המאמינים, בין כל הפלגים, כל הזרמים, בין הדתות, בין בני אדם.

אהבת חיי, יש לי כמה מילים לומר לך עכשיו, כשאף אחד לא שומע אותנו. אהובה שלי, גיבורה שלי, בדרכך היפה והמיוחדת את חורתת כבר שנים רבות את השורות שלך. תלמידייך בארץ ובחו"ל, ונוסף להם אלפי נערות ונערים חניכי תנועת הצופים, שבה את מתנדבת כראש הנהגת "דרור" כולם זכו שהארת את דרכם והנחלת בהם את ערכייך, את האופטימיות האין-סופית שלך, את אהבת הארץ ואת אהבת האדם, וכמובן גם את ערך ההתנדבות. גם בימים של מים סוערים וסופות קשות את ממשיכה בנחישות שלך ובחיוך האוהב שלך לנצח כל אתגר שמעז לעמוד בדרכך להגשמת התקוות והחלומות.

ולכל האוהבות והאוהבים, אני רוצה להקדיש כמה מילים משירו של יורם טהרלב: "בין הברושים והכרם שנית נעבור / בין הערביים שוטפות סנוניות את העמק / ערב יפה וחמים / שט על גגות ותלמים / אנו כמו כל החולמים, החולמים אחר השמש.

ורק צעדינו נותרו על השביל / לילה ירד על צמרות הברושים ועלינו / טל על שיחי ההרדוף / על הבריכות והסוף / טל על ראשך הכסוף / ועל עינינו. // שקט ורק צעדינו נותרו על השביל". אדוני היושב-ראש, אני רואה את עצמי כשליח של חולמי החלומות, של האוהבות והאוהבים, כל זוג אוהבים באשר הם, בכל הרכב, ואעמוד על זכותם לממש את חלומותיהם ואת אהבתם ולמסד אותה בדרך הראויה, בעיניהם. חבריי לסיעת כחול לבן, אני גאה,

כל כך גאה, על כך שניתנה לי הזכות האדירה לשרת את עם ישראל ביחד איתכם תחת הנהגתם של חברי הכנסת בני גנץ ויאיר לפיד. תודה לכם,

על הזכות הענקית הזאת להיות חלק מכם. תודה לכל אנשי הסיעה, וביניהם גם צוות היועצים המדהימים שלי. אני כאן כדי לעשות הכול למען הערכים המשותפים לכולנו, למען מטרותינו, שאין צודקות מהן, למען מדינת ישראל. רגע לפני סיום דבריי אני מבקש להגיד תודה מעומק הלב לכם, עובדי הכנסת הנאמנים, המחויבים, המקצוענים והכל-כך אדיבים:

שהכנת לי קפה הפוך באמצע הלילה הארוך הזה של הדיונים,

זוהרה הסדרנית, שבאדיבות אבל בקשיחות אסרת עליי להכניס את הקפה הזה למליאה. הם לא מרשים להכניס קפה, תודה גם לך, מרינה, תודה לך, דסיה,

איש משמר הכנסת, שבחן אותי בקפדנות בחום הקופח במחסום הכניסה למשכן וביקש ממני להזדהות. לא נעלבתי.

אחרי שהוא השתכנע רז חייך אליי ואיחל לי הצלחה. תודה לכם מקרב לב, עובדי הכנסת ואנשי משמר הכנסת, על שבמקצוענות ובאדיבות מחייכת אתם מחזקים את בית המחוקקים שלנו ואת הדמוקרטיה הישראלית. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אהרון ליבסקינד, מפקד מרד גטו קרקוב, נהרג בקרב שהוא בחר להילחם בו, הקרב על כבודו של הנוער היהודי, על זכותו של עם ישראל לחיי נצח במדינה עצמאית, ריבונית, דמוקרטית, הקרב על שלוש השורות שלו. עכשיו הגיע תורנו. עכשיו אנחנו כותבים את השורות שלנו. אני מאחל לכולנו, חברותיי וחבריי בכנסת העשרים-ואחת, אולי זה עוד מעט עשרים-ושתיים,

של מדינת ישראל, מכל צידי הבית, שנזכה, כל אחת ואחד מאיתנו, לכתוב כמה מילים, מי יודע, אולי אפילו כמה שורות, בתולדות עמנו. ובעזרת השם, אולי נכתוב כולנו ביחד, באומץ, באחדות,

ובהרבה אהבת חינם

פרק שלם ומפואר של יצירה וחזון, של הגשמת חלומות, פרק משותף לכולנו, לתפארת מדינת ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת יזהר שי. כרגיל, הפסקת חיבוקים, ולאחר מכן אנחנו נשמע את חבר הכנסת גבי אשכנזי מברך. בבקשה, חבר הכנסת גבי אשכנזי מוזמן לעלות לדוכן, וחברי הכנסת מוזמנים לשבת ולהאזין לדבריו. נא לשבת, חברים. נכבד את הדוברים הבאים. בבקשה, חבר הכנסת אשכנזי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שכשהאזנתי לנאום המרתק והמרגש של יזהר, אמרתי: עדיף לשתוק. אחרי כל מה שהוא אמר, מה אתה כבר יכול לומר? אז גילוי נאות: יזהר ואני לא שירתנו ביחד, הוא אפילו היה בצד האחר, של האדומים. אבל כשהכרנו וקצת למדתי, התחברתי לאיש טוב שבא לעשות טוב. אני חושב שמה שעלה בראשי כשהכרתי את יזהר וארגנתי לי את המחשבות, מה אני רוצה לומר,

בלי שום קלישאות, בלי מירכאות: ארץ ישראל היפה, איש טוב שבא לעשות טוב ועושה טוב: הולך לשירות משמעותי, הכי רחוק שהוא יכול, מ"פ בצנחנים, נלחם, הולך להייטק, בעצם הרבה מהסטרטאפ ניישן זה בגלל אנשים פורצי דרך כמו יזהר וחבריו. אבל גם לוקח אחריות, גם על הדברים שצריך לתקן.

רבים מאיתנו החדשים אמרו בנאומי הבכורה שלהם שהם עזבו חיים נוחים. יזהר עזב אותם קודם, לפני שהוא הגיע לכאן. כל מי שיודע ופעל בשדה החברתי בהתנדבות יודע שהוא מעמיס על כתפיו מטלות של זמן, משאבים, תרומות, וזה לא מובן מאליו לעשות את זה. אבל אני חושב שהבחירה הזאת מעידה על מי שבוחר לעסוק בזה. יזהר ראה בלתרום לחברה ייעוד, גם תוך כדי זה שהוא מצליח כיזם סדרתי בהייטק. הייתי בקרן רש"י, אני יודע מה זה לעמוד בראשות עמותה מהסוג של "צהלה". זו באמת החלטה מרכזית. אני אגלה לכם סוד: אתה מקבל יותר ממה שאתה נותן. אבל לא כל אחד רוצה לקחת אחריות. לא כל אחד מגלה מעורבות. אני חושב שזה מעיד עליו, כמו גם גישתו בחיים לשילוב, לקירוב. לא במקרה הקהל שנמצא כאן הגיע לכאן. תחנות חייו, הקהל והאורחים שהגיעו, אני חושב שהם מעידים כאלף עדים על העשייה של יזהר, איש שפיו ולבו שווים, איש רהוט, כישרון של ניסוח, אבל בעיקר איש טוב, איש שאני שמח שהוא נמצא איתנו, איש שזה טבעי שהגיע לכאן, ואני גם בטוח שהוא יפעל להשגת כל המטרות שהוא ציין, והן רבות, שבשמן הוא בא לכאן. אני שמח שאתה בכחול לבן. אני שמח שאנחנו מכירים. אני רואה בך, ותראה בי, שותף לדרך לכל העשייה. אני רוצה להגיד לך ממרומי גילי, אתה קצת צעיר ממני, שזה כן עושה הבדל. זה עושה הבדל כי אתה מראה את הדרך לאחרים, זה עושה הבדל כי צעירים מסתכלים עליך, ואני אומר לך שאתה מקור לחיקוי, להשראה ולדוגמה. זה עושה את ההבדל כי מביאים תיקון עולם, גם בשקט, גם מעט, גם לאט, אבל מתקדמים, והעולם בזכותו

לכן אני מברך אותך על כל מה שעשית ומאחל לך בהצלחה בכל מה שעוד תעשה.

תודה לחבר הכנסת גבי אשכנזי על דבריו. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת טל רוסו לשאת נאום בכורה. מי שיברך אותו הוא חבר כנסת אלון שוסטר. עד עשר דקות לרשות אדוני.

אשרי האיש הדואג תמיד. כבוד יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה. "פגז אחרון התפוצץ ושתק, עטפה הדממה את העמק. / ילדה בגדות יצאה ממקלט ואין בתים עוד במשק.

היה לנו בית ירוק עם אבא ובובה ושסק. / הבית איננו ואבא רחוק, / אימי, את בוכה או צוחקת?" מכירים את השיר? זוכרים? בטח 50%. אם אני אשיר אותו בטח לא תזהו. השיר הזה נכתב בתקופת מלחמת ששת הימים על ידי יובב כץ, בן גרעין בקיבוץ גדות השכן, וזה תיאור מדויק של פסקול ילדותי בגליל, בעמק החולה, שם גדלתי. ככה הרגשנו כיישוב בקו עימות, חשופים להפגזות הסורים, לרעש המיגים המאיים מעל ראשנו וריצות תכופות בלילה למקלטים. גדלתי בצל חדשות על פגיעות בחיילים, באזרחים ובשדות.

דרור ונועה, זיכרונם לברכה, שירתו בפלמ"ח ובחרו להתיישב בעמק מוכה הביצות והיתושים. קראו לזה אז שליחות, משימה לאומית, ציונות, אידיאליזם. חונכנו לצניעות,

לאהבת הארץ ומעל הכול, לאהבת אדם באשר הוא אדם. הערכים האלה הם שפת האם שלי ושל רבים מבני דורי. כמו הוריי אז, כך גם אני ניצב בפניכם נרגש לצאת לשליחות, נלהב להתמסר למשימה, מפוכח נוכח האתגרים ואופטימי. מי שרוצה לעבוד למען עתיד טוב יותר חייב להיות אופטימי. צו הגיוס היה בעבורי הזדמנות לפרוע את חובי למדינה. זכיתי לשרת בצה"ל במשך קרוב ל-40 שנה. אף שרוב השירות שלי עבר כלוחם וכמפקד ביחידות המובחרות, ראיתי בעצמי לפני הכול מחנך. בשנים האחרונות עסקתי רבות, במסגרות צבאיות,

בפורומים ניהוליים ופיקודיים, בניסיון להבין לעומק את משמעות המונחים פיקוד ומנהיגות.

מה הופך אדם למפקד טוב וראוי? או במונחים האזרחיים, מה הופך אדם למנהיג טוב וראוי? באופן לא מפתיע הכול חוזר לשיעור הראשון שלמדתי בבית:

דרך ארץ ואהבת אדם. אומנם המפקד או המנהיג יכולים לשלוט בכוח, לחוקק חוקים, לזרוע פחד ומורא מכוח השררה, אבל מנהיג טוב ישאף שאנשיו ילכו אחריו מתוך תחושת ביטחון ולא מתחושת פחד. מי שמבקש שילכו אחריו חייב לסמן דרך וחזון, להצביע על כיוון, ליזום ולהוביל בנחישות ובתבונה. מי שמוביל אנשים בביטחון גם יודע לזהות את החלשים ואת אלה הזקוקים להזדמנות נוספת. לצערנו, במדינת ישראל אוכלוסיות רבות עדיין שקופות. חברה איתנה נמדדת ברמת הסולידריות שהיא מסוגלת להפגין כלפי חבריה החלשים. ביכולתה לצמצם פערים ולראות בגיוון האנושי כוח והשראה. לבסוף, לא ניתן לדבר על מנהיגות ללא יושר אישי, יושרה, ובעיקר, דוגמה אישית. כשפשטתי את המדים חשבתי שפרעתי את חובי למדינה והגיע הזמן,

לעשות לביתי. אבל לכל מקום שהגעתי אליו, בכל שיחה שבה השתתפתי נתגלעו הקרעים והשסעים במלוא כיעורם. הסולידריות החברתית התפוגגה ואת מקומה תפס שיח ציני,

ופלגני. אז עשיתי את מה שאני יודע הכי טוב לעשות: התגייסתי שוב. הצטרפתי למפלגת העבודה, ביתי האידיאולוגי משחר נעוריי. שם מצאתי את חברי הכנסת מטעמה, לוחמי צדק חברתיים מובילים.

אמרו לי שהפוליטיקה תשנה אותי. ראיתי בתפקידיי הבכירים כיצד שררה וכוח משחיתים ומרעילים. לשמחתי, אינני נגוע בציניות. אני מבטיח לכם, לא רק שהפוליטיקה לא תשנה אותי, אני אפעל לשנות אותה. באתי לכאן להיות שומר סף של הדמוקרטיה, לקבל את רצון הרוב, ולא פחות מכך, לשמור על זכויות המיעוט.

חוקים נועדו להגן על כולנו, על כולנו, מראש הממשלה ועד אחרון האזרחים. בדמוקרטיה אין חוקים שנחקקים כד להגן על אדם אחד מסוים ואין אדם העומד מעל החוק. ראיתי את החרדה והדאגה מפני כרסום בדמוקרטיה, כפי שהפגנתם בהמוניכם במוצאי השבת האחרונה. חשוב לי שתדעו: אתם לא לבד. התגייסתי לפוליטיקה גם כדי להשמיע את קולה של ההתיישבות העובדת, שלצערי הפכה בשנים האחרונות לאובדת באל"ף,

ציונות לא תוכל להתקיים ללא התיישבות וחקלאות. במקום שבו תחרוש המחרשה את התלם האחרון, שם יעבור גבולנו. בזכות ההתיישבות נשמרים הגבולות, הקרקע, האקולוגיה ומורשת תרבותנו. היחס העוין למתיישבים ולחקלאים הוא הפניית עורף לכל אותם ערכים המייצגים את הציונות. אני כאן כדי להציע שיח אחר, שיח שאינו מתנשא או מתלהם. גם אם יש בינינו חילוקי דעות, וטוב ואף בריא שיש כאלה, גם כשהמסרים חריפים וביקורתיים, הם חייבים להיאמר בדרך של דיאלוג מכבד ומחבר. אני איש של מעשים ופחות של מילים, על כן אני מתחייב כאן היום לפניכם לשמש דוגמה אישית ולשרת אתכם בנאמנות. בהצלחה לכולנו. תודה לחבר הכנסת טל רוסו על דבריו. יברך אותו במשך כמה דקות חבר הכנסת אלון שוסטר. חבר הכנסת אלון שוסטר מוזמן לדוכן, וחברי הכנסת מוזמנים לכבד אותו ואת טל רוסו ולשבת במקומותיהם. על זה נאמר: קול קורא במדבר. הדקות שלו עדיין. אה, אנחנו, טל רוסו השאיר זמן לחיבוקים. כן.

ואני מקווה שלכנסת העשרים-ואחת יהיה מספיק זמן ליהנות ממנו.

כמה דברים שאינכם יודעים, או נחדד לכם כמה דברים: תראו, טל, אני חושב, יגידו לי שלל הרמטכ"לים באולם, נדמה לי שהוא אחד הקצינים הבכירים שלא באמת עשו בה"ד 1. הוא היה כל כך מוצלח שהוא החליף את המפקד שלו ביחידה מובחרת, בשלדג, את הקצין, ולאחר מכן לחם בגבורה במלחמת לבנון הראשונה ונהיה הקצין. מצד אחד מדברים עליו במונחים של רמבו: הרים ג'יפ לבד, עם הרגליים, מצד שני, תואר ראשון במדעי המדינה ושני במינהל עסקים. האיש מנהל אורח חיים בריא, נכון?

חותר, אבל מעשן, השם ישמור, זה הולך ביחד. קיבוצניק, שמעתם את האתוס, שמעתם את המקור, וחי בצנטרום של תל אביב, בליין, אתה לא מוכן לקבל את ההגדרה, אבל הפער קיים, רווק יחיד במטה הכללי של נשואים מקצה לקצה,

ספר לנו פעם, ביטחון לאומי. טל היה מדריך, אני לא יודע אם ישיר, אבל מדריך בשנת שירות, חברינו הצופים, במחנות העולים, יש דבר כזה, ואם אני מבין נכון, גם של אביב כוכבי, אחד שהתקדם גם הוא. היית החייל הראשון בשלדג, ושם בהמשך נפגשנו. היית מפקד במטכ"ל ובשלדג. היית ראש אמ"ץ, אגף מבצעים, פיקוד דרום. ואני רוצה לתקן את אתר הכנסת: הוא לא היה מפקד פיקוד העורף, שזה פקע"ר, אלא פקע"מ, שזה פיקוד העומק, ולמביני העניין, יש הבדל.

היית מנטור למג"דים, למפקדים, למפקדי יחידות, בשלבים האחרונים שלך, וגם בשמם אני רוצה לומר תודה. הדברים שלך על מנהיגות היו חשובים. כראש מועצה הכרתי אותך ברגעים לא פשוטים לנו, ועשית עימנו עבודה חשובה. אפשרת לנו,

וזאת הזדמנות להגיד תודה, לעבור סיטואציות לא פשוטות: פגיעה של טיל נ"ט באוטובוס צהוב של תלמידים, עמדת מול תושבים זועמים שהיה קשה להם, עמוד ענן, אמרת לי: 24 שעות, יהיה בסדר, ואכן היה בסדר.

אתה מתנה לכנסת, אתה מתנה למשטר הדמוקרטי, לעוצמת המדינה בהקשרים השונים שלה, אתה מתנה להתיישבות ולחקלאות, ואני מציע לכולנו להקשיב למילותיו הבודדות. וטל, כשאתה מתעקש, אני ממליץ לכל חברינו להקשיב ביתר תשומת לב. תודה רבה ובהצלחה. תודה לחבר הכנסת אלון שוסטר על דבריו. אנחנו מצטרפים לברכות לאלה שנשאו נאומי בכורה. חברי הכנסת, המצב הוא כדלקמן: אנחנו כרגע נכריז על הפסקה בפעילות המליאה על מנת לאפשר את כינוס הוועדה המסדרת. היו אליי פניות לאפשר את כינוס הוועדה במהלך המליאה. סירבתי לפניות האלה.

נכריז על הפסקה, והוועדה המסדרת תחזור אלינו עם ההחלטות שלה, ואז נוכל לחדש את הדיון לצורך הצבעה על הצעת חוק בקריאה טרומית. הפסקה.

חברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה. על סדר-היום, וגם חולקה לכלל חברי הכנסת, לדיון מוקדם, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ואחת, התשע"ט 2019, של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה מן הוועדה המסדרת. מי שיציג את ההצעה הוא חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר.

אני מבקש להתנגד להצעה שהוא הולך להציג. אם יהיו מתנגדים, תרימו יד. ניתן למישהו אחד להתנגד. למה אתה מתנגד בדיוק? בזמן אמת, חבר הכנסת גנץ, בזמן אמת. אולי הוא ישכנע אותך, לכן אנחנו עושים את זה בזמן אמת. מכלוף מיקי זוהר (הליכוד): אני הולך לשכנע אותך, חבר הכנסת גנץ.

בבקשה, עד עשר דקות לרשות אדוני. מכלוף מיקי זוהר (הליכוד): יש לי טיעונים חזקים לשכנע אותך למה אתה צריך להצביע בעד ולא נגד. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, התכנסנו פה היום באופן מפתיע, לא צפוי. אמרתי קודם, גם בדיון בוועדה, שאם היו אומרים לי שחודש אחרי הבחירות אני אצטרך לעמוד כאן ולהביא את הצעת החוק לפיזור הכנסת, הייתי חושב שמשהו השתבש אצל מי שאומר לי את זה, ואנחנו כאן, נמצאים בסיטואציה הזאת. למה אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת? כולנו יודעים: אין הסכמות בעניין חוק הגיוס. מי שהייתם אומרים לו לפני הבחירות שבגלל חוק הגיוס הולכים לבחירות, גם היה אומר לכם שמשהו לא בסדר אצלכם, אבל הינה, חוק הגיוס, על סעיפים שהם לא רלוונטיים בכלל.

אנחנו יודעים שצה"ל כבר החליט שבשנת 2020, חבר הכנסת שטרן, הוא הולך לצמצם את היקף הגיוס לגיוס חובה.

אתה מאשר את הדברים? הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ מאשר את הדברים? הוא מאשר, הוא לא מאשר, אבל אני מאשר. ומה זה אומר? זה אומר שלא רק שהם לא ירצו לגייס חרדים, הם גם לא רוצים לגייס חילונים. אנחנו נאבקים פה על חוק שיעזור לגייס יותר חרדים בזמן שרוצים לשחרר גם כמה חילונים מהצבא, ולכן משהו פה קצת אבסורדי. אם אנחנו רוצים לצמצם את יעדי הגיוס, מה הלחץ שלנו כרגע להעביר את החוק הזה? אני אענה לכם מה הלחץ. הלחץ שלנו הוא להעביר את החוק הזה כדי לא להיתקל בסוגיה הבעייתית מול בית המשפט העליון. זו סיבת החוק. בית המשפט העליון אמר: אם לא תעבירו חוק מסודר בכנסת, אתם בבעיה, כל החרדים מתגייסים. הצבא לא רוצה לגייס את החרדים, חלק גדול מהחרדים לא רוצים להתגייס. הסוגיה בסופו של דבר, מיקי, מאיפה?

אני אומר רק נתוני אמת ומדויקים.

לכן, למה אנחנו צריכים את החוק הזה? מה מהות החוק הזה? בשביל מה הוא נולד? בשביל לטפל בסוגיה מול בג"ץ. בא ליברמן ואומר כך: לא מעניין אותי, יש פה עיקרון. נכון שאי-אפשר לממש כלום מהעיקרון הזה, אבל יש פה עיקרון, יש פה אמירה ציבורית חשובה. עליה נפיל את העיקרון הזה של הקמת ממשלה ולא ניתן להקים ממשלה. ואני שואל אותך, אביגדור ליברמן, חברי הטוב: אנחנו יודעים לעבוד ביחד. עשינו כמה קדנציות, עשית גם לפניי, עשית גם איתי קדנציה בשיתוף פעולה. אנחנו יודעים לעבוד ביחד.

על חוק שבסוף אין לו שום מהות או משמעות אמיתית שתשנה משהו מבחינת הציבור?

מה שנקרא, אומרת האמירה, בצורה יותר אגרסיבית וחזקה ולא חוזר בו מהאמירה שלו, מי נלחם בכל הכוח? בשביל מה? הציבור בבית הוא ציבור חכם, והוא יודע שאנחנו עלולים להיגרר לתהליך של בחירות שיעלה לנו מיליארדי שקלים לציבור בלי שום סיבה אמיתית, ולכן אנחנו אומנם מתחילים היום בצער רב את קידום החקיקה, אבל לא נשלים אותה לפני יום רביעי בשעה 24:00. ועכשיו נענה למה אנחנו לא נשלים אותה לפני השעה 24:00 ונסביר. חבר הכנסת גנץ, יושב-ראש מפלגת כחול לבן, אמר שהוא רוצה לעלות ולהתנגד, ואז אני אשאל את אדוני: למה אתה רוצה לעלות להתנגד? האם אדוני סבור שיש לו סיכוי להרכיב ממשלה? האם אדוני, אם ירצה להרכיב ממשלה, מתכוון לעשות את זה על הרשימה הערבית? זאת השאלה שנשאלת. אנחנו לאורך כל הקמפיין אמרנו את זה: בני גנץ ינסה להרכיב ממשלה עם הרשימה הערבית. אמרנו את זה בצורה ברורה. הם הכחישו את זה. הם אמרו: מה פתאום? אנחנו לא נרצה להקים ממשלה עם הרשימה הערבית. אין שום סיכוי שזה יקרה. אבל היום בני גנץ יעלה להתנגד לפיזור הכנסת כדי להישען על הרשימות הערביות להקים איתן ממשלה. אז מי לא אומר את האמת, חבר הכנסת גנץ,

כי הרי אתם יודעים שעם החרדים אתם לא יודעים להרכיב ממשלה, הם לא מעוניינים לשבת איתכם, עם הליכוד אין לכם שום סיכוי להרכיב ממשלה, כי אנחנו לא מעוניינים ואתם לא מעוניינים, וזה בסדר, עם איחוד מפלגות הימין, לא רואה את זה מסתדר עם מרצ, בוא נגיד ככה. אנחנו נשארים עם איווט ליברמן, שאמר בכל הזדמנות שהוא לא ישב איתכם בממשלה. ונניח שהוא ישב איתכם בממשלה, ונניח שאפילו כחלון, רחמנא לצלן, יחליט לשנות את עמדתו ולשבת איתכם בממשלה, עדיין אין לכם 61 אצבעות ללא הרשימות הערביות. אז על מה המאמץ? על מה ההתנגדות הנחרצת? האם אתם רוצים לבזבז לציבור,

עוד 40 יום של משאים ומתנים. בואו נלך לבחירות, תבואו לציבור ותשכנעו אותו להצביע לכם ב-40 ו-45 מנדטים. אנחנו ננסה לעשות את זה גם בימין.

אם תצליחו, בבקשה. לא תצליחו, הסיפור הזה מבחינתנו ברור ונגמר. מיקי, עוד חודש יהיו גם צוללות. אני רוצה לומר לכם בצורה ברורה: ההתנגדות שלכם, אין בה שום דבר, אין בה שום דבר למעט ניסיון באמת נואש להרכיב משהו שאין לו שום סיכוי לקרות, ולכן אני חושב שההתנגדות שלכם, אין בה החלטה רצינית, יש בה החלטה פופוליסטית, ריקה מתוכן ומיותרת. אגב, חבר הכנסת גנץ, אל תיתן לחבריך לסיעה את האשליה שיש לך את היכולת להרכיב. הם בסך הכול חברי כנסת חדשים. יש כאלה שיישנו בלילה ולפני השינה יתחילו לדמיין שהם שרים לזה ושרים לזה. לך תדע מה האכזבה הזאת תעשה להם,

עלולים לפרוש מהכנסת אנשים אם אתה נותן להם את התחושה שאולי הם יהיו שרים בממשלה.

עכשיו גבי אשכנזי ידמיין את עצמו שר ביטחון, ואתה בסוף לא תקים את הממשלה,

גם בוגי יכול להיות שר ביטחון.

אז למה אתם עושים את כל האירוע הזה? יועז הנדל, דמיין לך שאתה שר לאיכות הסביבה, זה יכול להתאים לך, מה יכול לקרות אם בסוף בני לא יצליח להרכיב? איך תתמודד עם הכישלון הזה?

איך תתמודד עם האשליה שלא מומשה? מה האידיאולוגיה חוץ מביבי?

אני אענה לך גם על זה, ברשותך. יש לי עוד קצת זמן, אז אני אענה לך גם על זה. אז תענה לי מה האידיאולוגיה. אני רוצה לומר כך: תראו, חוק פיזור הכנסת הוא לא משהו שאנחנו רוצים לקיים בכנסת הזאת. אין לנו שום שאיפה לגמור את החוק הזה. אבל אם וכאשר נראה מצב שבו לא מצליחים להרכיב את הממשלה עם השותפות הטבעיות שלנו, אנחנו נגמור את החוק עד יום רביעי ונחזיר את זה חזרה לציבור. אני אמרתי גם בעבר, ואני אומר גם בעתיד: לי אין ספק שאת המחיר ישלמו המפלגות הקטנות, כי מה שיקרה הוא שהמפלגות הגדולות יצמחו. יכול להיות שגם כחול לבן תצמח, אבל גם הליכוד יצמח, וכך, מפלגות קטנות ייעלמו מהמפה הפוליטית. הסחטנות הפוליטית של המפלגות הקטנות עושה לנו נזק אדיר, והציבור רואה את זה, הוא מבחין בזה, והוא לא יסכים לתת לזה יד עוד פעם.

כולנו תקווה שחבר הכנסת ליברמן יתעשת ויגיע להסכמות עם הליכוד. כמובן שבסופו של דבר ההסכמות הן עם הסיעות החרדיות, לא בדיוק עם הליכוד. אנחנו מוכנים לכל פשרה שתושג, ונוכל סוף-סוף להקים את הממשלה הזאת שהציבור ששלח אותנו לכנסת מצפה מאיתנו להקים. אני רוצה להזכיר לכם, ברשותכם, כמה דברים שאמרו ראשי הסיעות, ראשי המפלגות, בקמפיין האחרון. דרעי רץ עם סיסמה: נתניהו וש"ס, איחוד מפלגות הימין רצו עם סיסמה: נתניהו וטב, כחלון רץ עם סיסמה:

עם נתניהו ועם כולנו. אותו דבר עשו גם המפלגות החרדיות האחרות, וכך עשה גם איווט ליברמן. לאורך כל התקופה הוא אמר לבוחרים שלו: אנחנו נלך עם נתניהו, והוא עדיין אומר את זה.

כשאנחנו הבטחנו לציבור שלנו, לציבור הימני, שאת הממשלה הזאת אנחנו נקים אך ורק עם נתניהו, אין שום סיכוי שאנחנו נעשה משהו אחר. שאלו אותי בכלי התקשורת: למה אתם לא נותנים למישהו אחר להרכיב? אתם מצפים מאיתנו לשקר לעם? לשקר לציבור? הציבור אמר לנו במפורש, הוא רוצה את בנימין נתניהו ראש ממשלה. כל מפלגות הימין שזכו לתמיכה, זכו לתמיכה הזאת כי הם הבטיחו שנתניהו יהיה ראש ממשלה. עכשיו אתם אומרים לנו: בואו תהמרו על המדינה, בואו תיתנו לגנץ הזדמנות להרכיב, בואו תיתנו למישהו אחר מהימין הזדמנות להרכיב. אנחנו יכולים לשחק במה שהציבור ששלח אותנו לכנסת דרש מאיתנו וחייב אותנו בהצבעה שלו? חד-משמעית לא.

לצפות מאיתנו לתת למישהו אחר להרכיב, זו בגידה באמון הציבור, ואנחנו לא נבגוד באמון הציבור. אנחנו נכבד את רצונו, ואנחנו נעשה את מה שהוא ביקש מאיתנו.

אני עדיין מקווה שחברותינו באופוזיציה לא יצביעו נגד בהצבעה הזאת, כי בסופו של דבר היא תיזכר כהצבעה פתטית, שאין בה שום תוכן, שלא יהיה בה שום הישג מלבד ניסיון כושל נוסף של השמאל הישראלי לעלות לשלטון על חשבון הימין. אנחנו לא נאפשר את זה. אנחנו בימין נבחרנו, ואנחנו מקווים שנצליח לממש את הבחירה שלנו, אבל אם חלילה מישהו מהשותפות לא יאפשר לנו לממש את הבחירה הזאת אנחנו נפעל לבחירות חוזרות על מנת שנוכל להיות חזקים יותר, כדי לממש את הבחירה ביתר שאת, עם תוצאה אפילו גדולה יותר וחזקה יותר. עכשיו בפנייה אישית לחברות האופוזיציה, הסיעות הערביות: חבר הכנסת טיבי, אני שמעתי שרע"מ-בל"ד מתכוונת להצביע נגד החוק, ושמעתי שאצלכם שוקלים להצביע, סליחה, בעד החוק, ושמעתי שאתם שוקלים להצביע נגד החוק. אז אדוני, אם יואיל בטובו לנסות לפחות לסבר את אוזניי: מדוע חבר הכנסת טיבי וחבר הכנסת איימן עודה שוקלים להצביע נגד פיזור הכנסת?

מה הכוונה פה?

איימן עודה, רוצה להיות אולי השר לביטחון פנים? אולי חבר הכנסת טיבי מתיימר להיות שר הרווחה? מה הסיפור כאן? אולי יש איזשהו עניין שאנחנו לא יודעים? מדוע אתם מתכוונים להצביע נגד פיזור הכנסת?

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן שרת התרבות והספורט ולא ידענו? ג'בארין שר המשפטים? למה לא מגיע לנו?

מה הסיבה? אתם יכולים להסביר למה? אני שואל, אז תגידו. תגידו שיש משא ומתן עם כחול לבן, שאתם בודקים אפשרות להיות חברי ממשלה, נא לסיים,

איפה חברי הקואליציה? יש עוד תהליך ארוך, אדוני. הממשלה מבקשת להשיב על הצעת החוק הזאת.

אז חברים, אני מבקש מכולם להתעשת, להצביע בעד החוק, בצער רב, כמובן, לא מתוך שמחה גדולה. אני מציע גם לכם, חברי הכנסת החדשים בכחול לבן, וגם לנו בימין, שליברמן יתעשת, שתוקם פה ממשלה כדי שאתם, חברי הכנסת החדשים, חלילה לא תסיימו את תפקידכם, כי העשירייה האחרונה לא כזאת בטוחה. שמעתי שבמפלגת העבודה חולמים על בחירות. הם כבר עושים קמפיין נהדר להחזיר קולות בחזרה אליהם. אז לא כדאי לכם. ואתם בימין, כמובן, נקווה שליברמן יתעשת. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מיקי זוהר.

הכנסת, נא לשבת. אין חובה להקשיב, אבל יש חובה לא להפריע לדובר. אני מבין שהשר זאב אלקין,

מבקש להתייחס להצעת החוק. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי השרים, חברי הכנסת, אני חייב להגיד שזה בהחלט

לעמוד כאן בשם הממשלה ולענות על חוק הקדמת הבחירות, כי זו למעשה הצעת חוק פרטית ראשונה שמובאת לדיון בכנסת הזאת. נדמה לי, אדוני היושב-ראש, שאם בסופו של דבר לא יהיה מנוס והצעת החוק הזאת תעבור, אז לחבר הכנסת זוהר יש סיכוי להיות שיאן החקיקה בכנסת הנוכחית. כן, באופן בלעדי. בוודאי ובוודאי הייתי מאוד שמח להימנע מהמעמד הזה. היינו אמורים להיות כאן בתהליך הדיון על החקיקה שהייתה אמורה לאפשר הקמת ממשלה. אני חושב שצדק חבר הכנסת זוהר, לחלוטין, שהתהליך הזה של יציאה לבחירות הוא לא התהליך הנכון. אנחנו מביאים את הצעת החוק הזאת לא בלב שלם וכמובן שלא בנפש חפצה, אלא רצוננו שיתקיים כאן רצון הבוחר ושתקום כאן ממשלה של המחנה הלאומי. אפשר עדיין להגיע לשם. עוד לא מאוחר, יש עוד זמן, יש עוד כ-48 שעות שבהן אפשר להגיע לפתרון. אני מאוד מקווה שהליך החקיקה שאנחנו מתניעים כרגע, בסופו של דבר לא נזדקק לו, והשכל הישר יגבר. בתקנון כתוב שאם הממשלה תומכת, אפשר,

בתקנון כתוב,

הממשלה כרגע הודיעה שהיא תומכת, ואני מבקשת להתנגד. קטנותי מלהפריע לחברת הכנסת זנדברג לקיים התדיינות עם יושב-ראש הכנסת. אני יכול להמשיך? אז אני אמשיך, בהנחה שיהיה לי איזשהו סיכוי לשמוע את עצמי. רק שנייה, אדוני השר, אנחנו נעצור את השעון. עצרנו את השעון. חברי הכנסת של חד"ש-תע"ל, לרבות חברות הכנסת, נא לשבת. נא לשבת. נא לשבת. השר גנץ, לא תשכנע אותו. נא לשבת.

חיים כץ, כוונתי, נא לשבת, אדוני. השר ארדן, שב נא. בבקשה, אדוני השר ימשיך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני ממשיך, כאמור. אני מאוד מאוד מקווה שב-48 השעות שנשארו לנו אנחנו עדיין נצליח למצוא את הפתרון למשבר הזה, ותקום כאן ממשלה כפי שאמורה לקום וכפי שהתכוון הבוחר הישראלי. יחד עם זה, אם אין מנוס ולא יימצא פתרון, נצטרך למעשה להמשיך בתהליך החקיקה של החוק להקדמת הבחירות, אומנם אירוע חסר תקדים במדינת ישראל. עד כמה עדיף למצוא לזה פתרון למעשה אפשר ללמוד, אדוני היושב-ראש וחבריי השרים, אפילו מעצם העובדה שאני מנוע כאן מלמסור עמדת הממשלה לגבי הצעת החוק. היות שמדובר בממשלה זמנית, הממשלה לא יכלה לקדם את החקיקה בנושא הזה, נבצר מאיתנו, וזה הלך למסלול של חקיקה פרטית, ולכן באופן פורמלי לממשלה המכהנת אין עמדה, כי נבצר ממנה לקיים דיון בהצעת החקיקה, וכולנו כאן מצביעים לפי עמדות המפלגות, ולא לפי עמדת הממשלה. אני חושב שהדוגמה הקטנה הזאת היא לבדה, אדוני היושב-ראש וחבריי השרים וחברי הכנסת, מוכיחה עד כמה נכון כן לפעול להקמת ממשלה ב-48 השעות האלה שנשארו, ולא להשאיר את המדינה ואת הכנסת במצב הזה של המשך כהונה של ממשלה זמנית שלמעשה ידיה כבולות בהרבה מאוד נושאים, והדוגמה הזאת של התייחסות לחוק לפיזור הכנסת היא רק אחת מני רבות. אני בעצמי, כשר שמכהן בשני משרדי ממשלה, יודע כמה החלטות חשובות של המשרדים שלי תקועות ולא יכולות להתבצע בגלל שאנחנו נמצאים במצב של ממשלה זמנית, והתקציבים קיימים אבל לא ניתן לבצע אותם בתקופת המעבר הזאת. לכן אני עוד פעם רוצה לנצל את הזמן הזה שיש כאן ולפנות מכאן לכל המפלגות שמנהלות כרגע את המשא ומתן הקואליציוני מולנו, ב-48 השעות האלה, לעשות כל מה שלאל ידם כדי להגיע לפתרון שאותו, אין ספק, רוצה כל הבית הזה. לדעתי גם החלק הזה של האולם יעדיף שנמצא פתרון ונקים ממשלה, והם יוכלו לעשות את תפקידם כאופוזיציה, מאשר שנלך לבחירות, זאת לפחות ההתרשמות שלי מכמות הטלפונים והשאלות שאני מקבל, מתי כבר נגיע לפתרון, לא רק מהקואליציה העתידית אלא גם מהאופוזיציה העתידית, וכמובן כמובן זה יענה גם על רצון הבוחר הישראלי. אני חייב הערה אישית: שמעתי כאן את יושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת זוהר מנדב ככה בחדווה את התפקיד שאני מכהן בו כרגע, השר להגנת הסביבה, לחבר הכנסת הנדל. אז אני כמובן מאוד שמחתי שמיקי הדיח אותי בשידור חי מכהונה, אפילו בממשלה זמנית. אני חוזר בי מההצעה. אני כבר לא מדבר על זה שהוא ייצר משבר פנימי בכחול לבן בזה שהציע את זה לחבר הכנסת הנדל ולא לחברת הכנסת חיימוביץ', אבל אני מקווה שכחול לבן, זו לא הייתה המטרה, לייצר משברים בתוך כחול לבן. אבל לא צריך להדיח אותי כדי לייצר משבר. יש הרבה דרכים לייצר משבר בכחול לבן בלי להדיח אותי,

אם תרצה, בארבע עיניים אציע לך כמה פתרונות שלא דורשים את הדחתי מהתפקיד כדי להגיע לתוצאה שאתה מבקש. אבל בהחלט רציתי רק להעיר שלפי מיטב הבנתי אני עדיין מכהן,

עם כל הכבוד להצעה שנמסרה, התפקיד הזה, לפחות בשלב הזה,

חבר הכנסת הנדל, למרות שאין ספק שבהחלט כל אחד מאיתנו היה שמח לראות אותך בכל תפקיד מיניסטריאלי בממשלה. אני לא יודע אם הצלחתי לשכנע בעמדה הלא-רשמית,

אין לנו עמדה רשמית כממשלה, את חבר הכנסת דודי אמסלם, כי בסופו של דבר, עד שלא אצליח לשכנע אותו, אני, אנחנו נצטרך לשכנע את שר הפנים עוד דקה או שתיים. חבר הכנסת אמסלם מעיר לתשומת ליבי שאני אפילו לא הצלחתי לשכנע את כל שרי הממשלה, אז לפני שאני ניגש אליו אני צריך לעשות את מלאכתי לגבי שרי הממשלה. אני מקבל את הערתך ואמשיך בשכנוע, מה גם שנמנע מאיתנו כשרי ממשלה לקיים דיון בסוגיה הנ"ל בפורום הממשלתי. לפחות בכנסת אי-אפשר לכבול את ידינו מלדון בחוק הקדמת הבחירות ולגבש את עמדתנו כחברי כנסת במסגרת תפקידנו זה, אז בהחלט האפשרות הזאת קיימת. אבל אם תרגיש, חבר הכנסת אמסלם, שלפחות את חברי הממשלה שכנעתי, בבקשה תיידע אותי, ואני אשמח שבזה ביצעתי את מלאכתי נאמנה. אדוני היושב-ראש, נשמעות ביומיים האחרונים לא מעט הערות על כך שהתהליך הזה של הליכה לבחירות מוקדמות הוא ספין,

אני חושב שהייתי מאוד מאוד שמח להגיד לכל מי שטוען את זה: אתם צודקים, אבל כדאי לחברי הבית הזה להבין שאנחנו כבר לא שם, אנחנו כבר לא בלוחות הזמנים של הספינים ולא בלוחות זמנים של האיומים. אנחנו בלוחות זמנים של הרגע האחרון שאפשר עדיין להציל את המצב. אני לא חושב שזה מסובך מדי. אני לא חושב שהפערים הם גדולים מדי. כל מי שמכיר את המצב של משא ומתן יודע שעוד מאמץ מסוים, ויכול להיות שיהיה ניתן להגיע לפתרון. ואני מאוד מאוד מקווה שבמרוץ,

עכשיו נכנס. נשארו עוד שלוש שניות.

זאת ההזדמנות האחרונה שלי לשכנע את שרי הממשלה שאומנם, עוד פעם, לא כעמדה רשמית של הממשלה, אלא אני עומד כאן אומנם כשר בממשלה, אבל בתוקף תפקידי כחבר כנסת אני קורא לכם לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, אבל יחד עם זה אני קורא להם לעשות כל מה שהם יכולים כדי שבסופו של דבר לא נזדקק להעביר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית, ויימצא כאן הפתרון הנכון והראוי, ותקום כאן הממשלה שצריכה לקום. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מודה מאוד לשר זאב אלקין. האם יש חברי כנסת שמעוניינים להתנגד להצעת החוק? בבקשה, חבר הכנסת גנץ. שפעם אחת, בתקווה שהקדנציה תיארך, נזכור את זה: אם הממשלה תומכת או לא מביעה עמדה לגבי הצעת חוק, כל חבר כנסת יכול להתנגד. מכיוון שבדרך כלל זה הצעות חוק כאלה שיש רבים שמתנגדים, בזמן אמת אחרי סיום הנאומים מרימים ידיים, ויושב-ראש הישיבה קובע מי מתנגד. הפעם החלטתי שחבר הכנסת בני גנץ יתנגד להצעת החוק. עד שלוש דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, שלום. שלום לכם, כולכם. יש דברים חשובים מאוד. שמענו פה הסברים על קושי במשא ומתן. אכן, הגיוס חשוב, השירות בוודאי חשוב. כולנו מכירים את העניין הזה, כולנו שירותנו, רובנו שירתנו, ואנחנו מבינים מאוד את החשיבות של העניין הזה. בצד העניין הזה גם לימוד התורה הוא דבר מאוד מאוד חשוב, ואני שמח שמתקיים תהליך עמוק שלוקח שני דברים חשובים: לימוד תורה מצד אחד ושירות עם ישראל מצד שני. אבל באמת באמת, יש פה דבר הרבה יותר חשוב בעיני חלק מהאנשים שכנראה עולה על הכול. יש את הוויכוח הישיר שעושים על המתח שבין לימוד תורה לבין שירות, חוק הגיוס וכו', אבל יש דבר אחד שפחות מזכירים אותו, והוא האמת האמיתית עצמה: זה הכול בשביל לבנות מבצר משפטי למי שאינו נוכח כרגע, ובשבילו כל העבודה הזאת נעשית. למה כל הזמן, נא לא להפריע. ברור לכולם שעל פי רוח החוק ועל פי התהליכים, מהרגע שמוצה התהליך אפשר להעביר את הדברים למישהו אחר. אני יודע, אדוני היושב-ראש, שזהו ודאי אחד הנאומים התמימים שהכנסת הזאת שמעה, וכנראה גם אחד הנאומים התמימים יותר שאני אשמיע, כי כל יום שיחלוף פה יגרע מתמימותי, אבל אני רוצה ליהנות ממנה ולו לרגע ולחשוב שדרך ארץ קדמה לתורה, וכשקוראים את חוק הרכבת הממשלה מבינים שיש תהליך, ומשנעשה ניסיון א', ניסיון ב',

מעבירים לניסיון ג'. משתמשים בסעיף 12 לחסוך מלאכות ארוכות, כאשר מיצו את התהליך עצמו.

הלהטוטנות ממשיכה, ואין פה שום דרך ארץ, לא על פי חוק ולא על פי נוהל. ואני מציע לנתניהו, שאיננו באולם כרגע, לזכור: אם לא הצלחת, אז תזכור את האזרחים שבחרו בך,

דבר למה שאמרת להם,

ותזכור גם את אלה שלא בחרו בך, אבל הם בכל זאת נמצאים פה. כן, הם מאוד נמצאים פה.

אתה אולי יכול להרשות לעצמך, אדוני ראש הממשלה, את כל המשאבים שבעולם בשביל למצות את זה, גם בכסף וגם בזמן, אבל הדבר הזה לא נכון לאנשים אחרים. להם אין את הזמן הזה. לתושבי עוטף עזה אין את כל הזמן שבעולם, והם רוצים ממשלה שתכהן, לניצולי השואה אין את כל הזמן שבעולם, והם רוצים ממשלה שתכהן, לילדי ישראל אין את כל הזמן בעולם, והם רוצים ממשלה שתכהן, ולחולים בבתי החולים ממש ממש ממש אין את כל הזמן שבעולם, והם רוצים ממשלה שתכהן. ולכן היה ראוי, משלא הצליח להרכיב את הממשלה, ואנחנו כיבדנו את החלטת הבוחר, כיבדנו את החלטת הבוחר, להעביר את זה לאלטרנטיבה האחרת שקיימת פה. וזה לא שהיא לא קיימת, כי סיעה עם 35 מנדטים,

עם גיבוי של אנשים אחרים, זה לא דבר של מה בכך בכלל.

חברים, 71 שנים, עם מי תרכיב ממשלה? יש נואמים בכנסת ובטקסי ישראל, ושימו לב שכל פעם שהדבר הזה משתנה, הן בבית הזה, בהצעה תקדימית, מייד אחרי בחירות, לפזר את הכנסת,הן בהר הרצל, כשעושים טקסים ביום העצמאות, ופתאום נשבר הטקס, זה תמיד לכבוד נתניהו.

אנחנו מתנגדים לפיזור הכנסת העשרים-ואחת, עם מי תרכיב ממשלה? עם מי תרכיב ממשלה?

עם מי אתה יכול להרכיב ממשלה? ומבקשים שיוטל עלינו הניסיון להקים את הממשלה הזאת.

חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה.

אני מת לקיים הצבעה חשאית על החוק הזה, אבל את זה כנראה לא אוכל לעשות. חברי הכנסת, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ואחת, התשע"ט 2019, של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר, בקריאה טרומית. ההצבעה החלה. ההצעה להעביר את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ואחת,

חברי הכנסת, 65 בעד, 43 מתנגדים, שישה נמנעים. ההצעה אושרה בקריאה טרומית ותועבר לוועדה המסדרת. הוועדה המסדרת, בכוונתה כנראה להקים ועדה מיוחדת לדיון בהצעת החוק ולצורך הכנתה לקריאה ראשונה. אם וכאשר ההצעה תהיה מוכנה, ההצעה להרכב הוועדה שתדון בחוק, אנחנו נפתח מחדש את המליאה. בינתיים, הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 18:53

חברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר למסור הודעה למליאה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הוועדה המסדרת קבעה כי הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ואחת, התשע"ט 2019,

חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, תועבר לדיון בוועדה לעניין מסוים לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת לשם הכנתה לקריאות ראשונה, שנייה ושלישית. להלן הצעת הוועדה המסדרת בדבר הקמת הוועדה האמורה.

הוועדה: הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ואחת, התשע"ט 2019. סמכות הוועדה: הוועדה תכין את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ואחת

ראשונה, שנייה ושלישית. חברי הוועדה, 14 חברים: מסיעת הליכוד: אנוכי, מיקי מכלוף זוהר,

שלמה קרעי וניר ברקת, מסיעת ש"ס: יואב בן צור, מסיעת יהדות התורה: אורי מקלב, מסיעת איחוד מפלגות הימין: אופיר סופר, מסיעת כחול לבן, אסף זמיר, פנינה תמנו-שטה וצביקה האוזר, מסיעת חד"ש-תע"ל: אחמד טיבי, מסיעת ישראל ביתנו: אלי אבידר, מסיעת מרצ: תמר זנדברג, מסיעת כולנו: רועי פולקמן, מסיעת רע"מ-בל"ד: עבאס מנסור. כמו שציינתי, אני כמובן אכהן כיושב-ראש הוועדה. אבקש את אישורה של הכנסת להצעה זו.

תודה לחבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר. מכיוון שמתקיימת הצבעה, יש

אפשרות לנאום, לדון. יש כאן לפניי רשימה של אלה שנרשמו. הרשימה סגורה. חברי הכנסת, בבקשה, בני גנץ, איננו, יאיר לפיד, איננו. אבי גבאי, מעוניין לנאום? בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. אחרי אבי גבאי, משה בוגי יעלון.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מסתובב כאן כל היום חבר הכנסת אמסלם, מסתובב כאן כל היום ושואל את עצמי על מה מדברים פה כל היום, על מה הוויכוח, על מה הוויכוח בכלל כרגע בין ישראל ביתנו לבין הליכוד:

הרי זה חוק שאין בו גיוס. הרי אף חרדי שלא התגייס עד היום לא יתגייס מחר כתוצאה מהחוק הזה. זאת האמת,

עכשיו, בחוק שבו אין גיוס מתווכחים על אמירה כזאת או אחרת שאין בה שום דבר.

שמדינת ישראל תמשיך ותתווכח על הנושא הזה, אדוני היושב-ראש, מדינת ישראל תשלם מיליארדים, מיליארדים מכספי אזרחים על בחירות מיותרות, בעוד שהחוק שהכנסת הזאת חוקקה הוא חוק ברור שאומר שאם אחד לא מצליח להרכיב ממשלה, נותנים לשני. נתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה, מיקי זוהר, הוא לא מצליח להרכיב ממשלה, נותנים לאדם אחר להרכיב ממשלה. אבל איך תרכיבו עם 45, בשביל זה יש נשיא, יש תהליך מסודר, הכול עובד. אבל איך תרכיבו? אם זה לא נתניהו אז אף אחד לא יכול להיות ראש ממשלה בישראל? מה קרה? למי ניתן, לבני גנץ?

יש רק בן אדם אחד שיכול להיות ראש ממשלה?

ייתנו לבני גנץ. יש לו 35 מנדטים.

עם מי, תאמין לי, ברגע שבן אדם מקבל את המנדט, עם מי, עם המשותפת?

אפשר לנהל איתו משא ומתן.

אתה פעם ניהלת,

אתה באת מעולם העסקים. אתה פעם ניהלת משא ומתן עם בן אדם שאין לו ארנק? אבל אין לו רוב, כשיש לו ארנק, אתה מנהל משא ומתן. כשהוא יקבל את המנדט, יהיה לו ארנק, ינהלו איתו משא ומתן. הבעיה שלו היא לא רק שאין לו ארנק, ולכן,

ולכן, מה שאנחנו רואים כאן זה ישראבלוף אחד גדול. חוק הגיוס הוא ישראבלוף והדבר הזה הוא ישראבלוף. הנשיא צריך לקבל, ולתת את המנדט למי שיש לו סיכוי אחרי ראש הממשלה, ולא לגרור את מדינת ישראל לעוד מערכת בחירות ולעוד מיליארדים מכספי הציבור. תודה רבה. תודה רבה, אדוני.

אבי ניסנקורן. בבקשה, אדוני. אחריו, הגב' תמר זנדברג. הרשימה סגורה. אני הגעתי לבית המיוחד הזה והמכובד הזה בדחילו ורחימו, למרות התפקיד הקודם שלי, ולא ציפיתי לכזאת מערכת מטורפת של בית ולכזה שפל שאליו יגיע המקום הזה, שעוד לפני, לפני שקמה ממשלה, ורק חודש אחרי ההשבעה, כבר מדברים על פיזור הכנסת ועוקפים את הנשיא ומבזים את מוסד הנשיאות. אני חושב שאנחנו באמת בשפל שאליו דרדר אותנו ראש הממשלה. חבל שאלה פני הכנסת. חבל שחברי המפלגות שהיו מיועדות להיות בקואליציה מתנהלים כך. אני חושב שכל אדם, כל אדם פה בכנסת בא בסופו של דבר לשרת את הציבור ולראות את הציבור מול העיניים. לשים את החסינות במרכז של המשא ומתן הקואליציוני, לדחוק כל דבר הצידה, ואנחנו רואים כרגע את המשבר בנושא הזה של הגיוס, ושאין דיון על הבריאות ואין דיון על החינוך, אני חושב שזו באמת נקודת שפל של כנסת ישראל. אנחנו, כחול לבן, אני חושב שאנחנו מייצגים פה את הערכים, ובחודש הזה מוכיחים את הערכים שאנחנו באנו איתם. בין שנגיע לבחירות, בין שלא נגיע לבחירות, אנחנו ניאבק על הערכים שלנו.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת תמר זנדברג, גברתי, ואחריה, חברי הכנסת משה יעלון וגבי אשכנזי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. עברו בקושי חודש וקצת מהבחירות, הכנסת עוד לא התחילה לעבוד, עוד לא דנה בכל הדברים החשובים שעל הפרק: ועדת הכספים עוד לא אישרה את תוספת התקציב למרכזי החוסן, ועדת החוץ והביטחון עדיין לא שאלה את עצמה, פחות מחודש אחרי העימות, עוד סבב בעזה, לאן פנינו, האם יש לנו איזושהי תוכנית אסטרטגית לנושא, אף ועדה עדיין לא דנה במשבר הדמוקרטי והחוקתי החריף שישראל נקלעה אליו, אזרחי ישראל אמרו את דברם ברחובות אבל לא כאן בבית,

מה עושה הכנסת, המליאה? מקימה עוד ועדה מיוחדת, עוד ועדת שחיתות, עוד ועדת חסינות, עוד ועדה שבבסיסה הדיל המושחת שמתרוצץ כאן כמו צל במסדרונות הכנסת כבר שבועות ארוכים, שמטרתה לחלץ את ראש הממשלה מהעמדה לדין בכל דרך. ובשביל זה, באיזושהי דרך פתלתלה, מאיימים בבחירות, ובשביל זה, בדרך פתלתלה אחרת, שואלים את עצמנו איך נדון בחסינות ובהתגברות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, בעודנו לא דנים בהתגברות ובחסינות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, כי אסור, אחרת זה שוחד ברור ומובהק. אז חברות וחברים, כל ההצגה שאנחנו לוקחים בה חלק כרגע, מיום השבעת הכנסת ועד שתתפזר הכנסת העשרים-ואחת חודש או חודשיים אחרי היבחרה, או שלא תתפזר הכנסת העשרים-ואחת, כל האירוע הזה שאנחנו עוסקים בו מטרתו אחת ויחידה: לבסס דיל מושחת ונלוז ופסול שלא היה צריך לבוא לעולם. וכל מה שאנחנו עושים הוא להיות שחקנים בהצגה בתיאטרון הבובות של מילוטו של ראש ממשלה שחשוד בשוחד, מרמה והפרת אמונים ממשפט צדק. אין שום סיבה אחרת לפארסה הזאת. אין שום סיבה אחרת לוועדות מיוחדות על ועדות מיוחדות. היינו בכלל צריכים לעמוד פה היום ולדון בהרחבת הממשלה, בביטול חוק-יסוד. איפה זה? בשבוע שעבר היינו כאן לילה שלם, ב-02:00, 03:00, לפנות בוקר התפזרנו עם ממשלה שהולכת לחלק ג'ובים תמורת חסינות, אז עכשיו זה בחירות תמורת חסינות? מה קורה פה? אז עכשיו עוד לילה נבלה כאן בשביל אותו דיל מושחת, ואולי בסוף יחזור החוק הקודם. תגידו, חברות וחברים, אנחנו השתגענו? זה מה שאנחנו מעסיקים בו את אזרחי המדינה? אין לנו מה לעשות? אין למדינת ישראל במה לדון חוץ מעוד ועדה מיוחדת שתדון בעוד חוק שאולי יבוא ואולי לא יבוא, ואנחנו נעשה כאן פיליבסטר במליאה בזמן שראש הממשלה מקבל טלפונים, ציוץ מטראמפ, אולי טלפון מפוטין, אני לא יודעת ממי, בשביל לעזור לו להקים את הממשלה המושחתת הזאת? הממשלה הראשונה בתולדות מדינת ישראל שמנסה להקים אותה חשוד בשוחד, מרמה והפרת אמונים. לראשונה בתולדות ישראל. ותראו, כשבבסיסו של תהליך עומדת שחיתות, כמה כל התהליך הוא רקוב ומושחת. להרחיב את הממשלה,

בעצם לצאת לבחירות,

בעצם להביא חוק כזה,

לדון, לא לדון. כל הדבר הזה, מטרתו אחת: לשרת דיל מושחת שאסור לשרת אותו.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת משה יעלון, חבר הכנסת גבי אשכנזי, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' לא נמצאת. חבר הכנסת עפר שלח. מוותר.

חבר הכנסת יועז הנדל, לא נמצא, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, לא נמצאת. חבר הכנסת מיכאל ביטון. אחריו, חבר הכנסת חילי טרופר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לשאול את מיקי זוהר בהנהגת הליכוד,

עכשיו הוא מוביל גדול בליכוד: עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפּים? זאת השאלה שאליהו הנביא שאל את עם ישראל. אתם פוסחים על שתי הסעיפים. טירללתם מדינה שלמה. תקימו ממשלה, תקימו כנסת, תעשו ועדה מסדרת, רק ברדק. חודש שלם הכנסת קיימת, ובמה היא מתעסקת? בשני סעיפים. סעיף ראשון: פיליבסטר, בוא נבטל את ההגבלה על מינוי שרים, ככה שיהיה לנו איך להקים ממשלה. והיום, מיקי, הבאת לנו פיליבסטר חדש: בוא נפזר את הכנסת. עם ישראל מסתכל עלינו חודש שלם, והעלינו לו את הסעיף. אתם פוסחים על שתי הסעיפים. אתם רוצים להקים ממשלה? עד יום רביעי תקימו ממשלה. אתם רוצים לפזר את הכנסת? תפזר את הכנסת.

ועדות הכנסת לא מתכנסות, אין חקיקה, משרדי הממשלה בסטנד ביי, השרים לא יודעים מה יהיה גורלם. ובמה מתעסקים? בשני סעיפים: אי-הגבלת מספר השרים,

03:00 הצבעה, והיום: פיזור הכנסת. אתם יוזמים את פיזור הכנסת. ואני שואל אתכם: עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? ואולי הגיע הזמן שנגיד את האמת, שכל החקיקה וכל הוועדות המיוחדות וכל הפיליבסטרים נועדו לחוק אחד: חוק-יסוד: בנימין נתניהו ראש הממשלה לעולמי עד. תביא הצעת חוק אחת ונצביע עליה. הוא מוכן רק עשר שנים. עשר שנים. אני אומר לך שהחזות של החוקים הללו היא הבטחת עתידו של בנימין נתניהו כראש ממשלה לעולמי עד. אנחנו כאופוזיציה לא ניתן. הציבור מתחיל להבין שהיה פה מקח טעות. הייתה טעות להפקיד בידיו את הרכבת הממשלה, מי שכרגע נאלץ להתמודד עם כתבי אישום ושיש לו שימוע בקרוב, ואם הכנסת תפוזר הוא יפגוש את השימוע די מהר לאחר כינונה מחדש. היה פה מקח טעות גדול. ואנחנו מאמינים כרגע שההוגנות שלכם, אם יש בכם הוגנות, להגיד: ניסינו להרכיב ממשלה, לא הצלחנו, בואו נאפשר הזדמנות אחרת, רעיון חדש, נטיל את זה על המפלגה הגדולה ביותר כאן בניכוי חבר הכנסת מאיחוד סיעות הימין, שהוא שמור אצלכם. אנחנו הסיעה הכי גדולה. נקים ממשלה חדשה, ואולי גם תהיה ממשלת אחדות עם הליכוד, אבל בסוף עידן נתניהו. זה הסיפור וזה הכיוון. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת חילי טרופר, חברת הכנסת מיכל רוזין, חבר הכנסת צביקה האוזר, חברת הכנסת אורית פרקש-הכהן. מי?

יעל גרמן,

אנחנו חייבים להקריא את כל השמות, גם אם אתם מוותרים. אורית פרקש-הכהן, לא נמצאת כאן, קארין אלהרר, לא נמצאת, מירב כהן, גברתי, מוותרת, שלי יחימוביץ' מוותרת. אדוני היושב-ראש, אני לא מוכנה להשתתף בפארסה הזאת. מוותרת, תודה, גברתי.

יואל רזבוזוב, לא נמצא, אמיר אוחנה, לא נמצא, אסף זמיר, מוותר, חבר הכנסת יזהר שי? חבר הכנסת יזהר שי? חבר הכנסת יזהר שי, מוותר, חבר הכנסת עיסאווי פריג' לא נמצא, אלעזר שטרן,

מיקי לוי, לא נמצא, ישראל אייכלר, כבודו, לא נמצא, עומר ינקלביץ' לא נמצאת, פנינה תמנו? מוותרת. מוותרת, סתיו שפיר, מוותרת, ע'דיר כמאל מריח, מוותרת, רם בן-ברק, אלון שוסטר, לא נמצא, יואב סגלוביץ' לא נמצא, רם שפע, לא נמצא, בועז טופורובסקי, לא נמצא, אורלי פרומן, מוותרת, איתן גינזבורג, אדוני, מוותר, עידן רול? עידן רול? עידן רול, מוותר, הרצנו יוראי, מוותר. זהו. דודי אמסלם? אוקיי, בבקשה. סדר הדוברים הסתיים. חבר הכנסת מיקי זוהר, עלה וסכם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, דילמה, דילמה קשה ברגע

באיזה ערוץ לצפות. האם בערוצי החדשות, שבהם יצהיר ראש הממשלה את הצהרתו, או שמא בערוץ הכנסת, שאני מדבר בו עכשיו. דילמה קשה מאוד לאזרחי ישראל. ואני אומר לכם, חברים. ואני אומר לכם, חברים, חבריא, אין הגבלת זמן. זו הצעה של ועדה, אין הגבלת זמן. הוא ידבר. בבקשה.

ואני אומר לכם, חברים, אכן, דילמה קשה לאזרחי ישראל: במה הם יצפו, בהצהרתי פה בכנסת או בסיכום של הדיון שלי בכנסת או בהצהרת ראש הממשלה בערוצי החדשות.

אני גם לא מסוגל לזה. אבל יש דילמה נוספת: האם ליברמן ייכנס לממשלה ויעזור לנו להקים את הממשלה או שמא יתבצר בעמדתו ויגרור את כולנו לבחירות מיותרות. שאלו אותי היום בכמה ראיונות בתקשורת מה ההימור שלי, מה הסיכוי. בחרתי ללכת על מספר שאני בטוח צודק: 50 50. לא משנה מה יקרה,

והמספר הזה, 50 50, הוא מספר שהולך ומשתנה מרגע לרגע לרעת הקואליציה המתהווה. אנחנו עדיין שומעים שתכף נבין מראש הממשלה מסר לא כל כך חיובי. אני מקווה שנתבדה. אני מקווה שנשמע עכשיו מראש הממשלה שיש פריצת דרך, למרות שאני סבור שזאת לא תהיה ההודעה, בהתאם לשמועות ששמעתי. אבל אני רוצה לומר כך: האירוע הזה ייזכר בתולדות מדינת ישראל לנצח.

כל עוד, על אדם אחד,

על אדם אחד, ולא קוראים לו בנימין נתניהו, כל המדינה משתגעת מזה. כי בנימין נתניהו עשה כל שביכולתו להקים ממשלה. מי שהודיעו מראש וקבעו מסמרות שהם לא ישבו עם בנימין נתניהו היו כחול לבן, זו הייתה מפלגת העבודה, אלו המפלגות שקבעו מסמרות: עם נתניהו לא נשב. ולכן, לטעון שנתניהו הוא הסיבה לבחירות זה לא, יותר ממופרך, כי יש סיבה לבחירות. הסיבה הראשונה לבחירות: איווט ליברמן. הוא לא מסכים להיכנס לקואליציה. הסיבה השנייה לבחירות: השנאה התהומית שלכם כלפי איש אחד: בנימין נתניהו.

השנאה התהומית שלכם כלפי אדם אחד, שהוא ראש הממשלה של מדינת ישראל. אם אתם הייתם לוקחים את השנאה הזאת והופכים אותה לאהבה, לרצון טוב, לאפשרות לשמוע ולפתיחות, יכול להיות שהיינו יכולים להקים היום ממשלת אחדות ולהימנע מכל הפארסה הזאת. אם נתניהו היה, אם ביבי לא היה, לא ייזכר, בחייך. אבל, חברים, אנחנו לא יכולים לשלוט ברגשות השמאל. אנחנו יכולים לנסות ולשפר את רגשות הציבור בימין, וזה מה שאנחנו עושים.

אבל לתוך העניין הזה אתם יצקתם הרבה מאוד שנאה, הרבה מאוד כעס שאני לא מצליח להבין אותו. מיליון ו-200,000 איש בחרו בנתניהו להנהיג את המדינה,

למרות כל ההכפשות בכלי התקשורת, למרות כל הניסיונות להציג אותו במצג הכי שלילי שיש. זה לא שינה את תוצאת הבחירות לרעתנו.

זה שיפר את מצבנו לטובה: מ-30 מנדטים גדלנו ל-35 מנדטים. אז תרכיבו ממשלה כבר. מה זה אומר? אני חוזר ואומר: הסוגיה שגורמת, כולכם

או יותר נכון מונעת מאיתנו הקמת ממשלה היא סוגיה מטופשת, ומעלה אותה אדם אחד, קוראים לו איווט ליברמן. אנחנו לא מעלים אותה. אנחנו לא מעלים אותה. אנחנו רוצים להקים ממשלה, רוצים להתחיל לעבוד למען אזרחי ישראל, וזה לא קורה, לא באשמתנו, לא באשמת הליכוד. זה באשמת איווט ליברמן, אלא אם כן הוא יתעשת, ואני עדיין מקווה שהוא יתעשת, אלא מה. למרות שהאופטימיות שלי הולכת והופכת להיות מרגע לרגע פסימיות, היא מתחלפת בפסימיות, ואני מקווה שעדיין יחול שינוי.

ברשותכם, אומר לכם, חברי הכנסת, מימין ומשמאל: כשאנחנו הולכים להליך הבחירות הזה הציבור יידרש להחלטה, הוא יידרש להחלטה אם הוא ממשיך להצביע למפלגות הקטנות, אם הצבעה למפלגות הקטנות זו החלטה נבונה מבחינתו.

והתשובה בסופו של יום, חברת הכנסת גרמן, אם אינך מתרשמת מן הנאום הינך מוזמנת לצאת למזנון. אני מתכוון לנאום, יש לי את היכולת לנאום, ואני מתכוון לנאום. חבריא, אם זה לא נשמע לך טוב, חבריא, חבריא,

גם אלה שמדברים, להוריד את הווליום.

ואני מבקש גם לשבת. בבקשה, שבו נא. לכן, סליחה, מיקי.

אני מבקש מכולם לשבת.

יואב, בבקשה. עופר שלח, גם אתה, שבו.

אזרחי ישראל, כפי שאמרתי, יידרשו לשאלה אם הם צריכים להמשיך להצביע למפלגות הקטנות, או שמא לנטוש את המפלגות הקטנות ולהצביע אך ורק למפלגות הגדולות. למה השאלה הזאת חשובה? כי הרי זה לא משנה מי יקבל את ההזדמנות בפעם הבאה. בין שהליכוד יקבל אותה ובין שכחול לבן תקבל אותה, אותה סחטנות תישמר. אם המפלגות הקטנות ימשיכו להיות חלק, מה שנקרא, קריטי בהרכבת הממשלה, כמו שיש לנו היום עם איווט ליברמן, בסך הכול חמישה מנדטים, והוא בעצם מכריע: יש ממשלה, אין ממשלה. הסחטנות הזאת, אגב, רק תלך ותגבר. למה היא תלך ותגבר? כי תפסו את הפרינציפ: בלעדינו אי-אפשר להרכיב ממשלה. ולכן, הציבור יידרש להחלטה ההיסטורית הזאת. ואני סבור אולי אני צודק, אולי אני טועה, אבל המסקנה שלי וההערכה שלי הן שדפוס ההצבעה בחברה הישראלית הולך להשתנות. להערכתי אנשים רבים במדינת ישראל יקבלו עם עצמם החלטה, שבעיניי תהיה כנראה החלטה נבונה, להפסיק להצביע למפלגות הקטנות. ומהרגע,

להערכתי היא תעבור את מה שהיא השיגה בבחירות האחרונות, מהסיבה שלא יצביעו למפלגות קטנות, לא בימין ולא בשמאל.

אתם שיניתם את השם רשמית מהליכוד לביבי? לא, אנחנו נשארים עם הליכוד, לשאלתך. כן, אנחנו נשארים עם הליכוד, ואנחנו גם נשמר את האידיאולוגיה שלנו,

לא נמכור,

את האידיאולוגיה שלנו בשביל פוליטיקה. את האידיאולוגיה, לא נהיה נניח אופורטוניסטים, אידיאולוגיה, שחוברים לשמאל כאנשי ימין אידיאולוגים, לא, אבל אני מנסה להבין, כאילו, מיקי, כדי להפיל את טיביבי.

לפני דקה היית שלום עכשיו במבצע בעזה. זה למכור את האידיאולוגיה שלכם. חבר הכנסת הנדל, אני זוכר שבהפגנה במוצאי שבת היה שם את חבר הכנסת עודה ואתה סירבת להגיע,

אני מנסה להבין למה, אני מניח שאידיאולוגיה שלך לא אפשרה לך.

אני מנסה להבין למה כשיש מבצע, אבל האידיאולוגיה שלך,

אתה הופך לשלום עכשיו. היא אפשרה לך למכור את עצמך כדי לחבור לשמאל הישראלי להפיל את הימין.

עד לאן תגיע בשנאתך לביבי, חבר הכנסת הנדל? מה האידיאולוגיה שלך?

מצבכם הרבה יותר גרוע ממה שחשבתי.

תקשיב קצת, באמת. מיקי, אנחנו רוצים ממשלת אחדות או לא?

אני משתפר, חבר הכנסת לפיד, אה? בוא נלך על לפיד.

החרדים בטוח הולכים. מיקי, תמשיך בנאומך, בבקשה. אני נואם. אין סיכוי. אני לא עושה נאום? נאום מעניין, אפילו. עם לפיד החרדים לא ילכו.

רגע, בואו נעשה אולי מספרים אחרים: אולי נפחית את ה-11 או 12 של לפיד, ננסה ללכת לחרדים,

למה אתם לא מחזירים את המנדט לנשיא? כשלתם בהקמת ממשלה, תחזירו את המנדט לנשיא. שיהיה לי עוד כוח להמשך.

כי זו באמת עוגמת נפש. שישה מנדטים למפלגת העבודה זו עוגמת נפש, עוגמת נפש רצינית. אבי גבאי, אתה מסכים איתי שזו עגמת נפש רצינית, שישה מנדטים,

שלו.

לכם. ביבי נתניהו לועג לכם בשידור חי. מיקי, מה אתה מקבל תמורת היום הזה? חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, כנראה שאני לא אקבל כלום, כי לא היה כלום ואין כלום, רק שזה בהקשר של הקמת הממשלה ולא

אז סיכמת.

אתה יודע מה, אדוני? אני חושב שאני אמשיך עוד קצת, ברשותך, אם זה לא מפריע לך. אני אמשיך עוד קצת עד שאני אחליט שהצלחתי למצות את המסר עבורכם, חברי האופוזיציה, ועבור חברי הקואליציה, ובלבד שדודי אמסלם יסיים את הגיוס. חבר הכנסת אמסלם, זה מתקדם?

טוב, חבר הכנסת כחלון הגיע. אולי נדבר איתך. אדוני משה כחלון, חברי סיעת כולנו נכנסו להצבעה?

כי אנחנו רוצים להתכנס. כולנו פה.

יופי. ספר לנו מה המדיניות בעזה עכשיו. רגע, רגע, רגע, נזכרתי,

באחד מהפיליבסטרים שאני עשיתי לכם התחלתי את הסיפור של איש השמאל ולא סיימתי אותו. נו, זו הזדמנות מצוינת.

תצביעו בעד, אני יורד, גמרנו את העניין. רק תבטיח: מי האיש, מי האיש, כולל זהותו.

ניצלתם שוב מהסיפור של איש השמאל. שמור לפעם הבאה, מיקי.

אתם רוצים לשמוע איך התכנסנו באירוע הזה? איך הגענו לעניין הזה?

מאיר, אתה רוצה לשמוע את הסיפור?

טוב, אז אני בכל זאת אספר אותו. רק את שמו, בבקשה, את שמו של איש השמאל. לפני הרבה הרבה שנים, חבר הכנסת דודי אמסלם,

אתה לא רוצה לשמוע?

לפני הרבה הרבה שנים היה לו איש שמאל, ואיש השמאל הזה רקח מזימה. הוא רקח מזימה מאוד מאוד מאוד מוזרה. איך קוראים לו?

המזימה שלו הייתה לכבוש את השלטון. הוא לא היה מוכן לסבול ולו רגע אחד שהשלטון יישאר בידי הימין, והוא אמר לעצמו: הגיעה העת לקחת את השלטון מהימין ולהעביר אותו לידי השמאל. הוא חשב, חשב עם עצמו ואמר: איך אני עושה את זה? מה השיטה? ניסה בחירות לפני עשר שנים,

ניסה בחירות לפני שש שנים לערך,

ניסה בחירות לפני ארבע שנים,

הגיע שוב, לעת הזאת, וגם בה הוא לא הצליח. אני רק יכול לומר לכם כרמז שלא בכל מערכות הבחירות הוא היה גם שותף פעיל בפוליטיקה הישראלית כחלק מהפרלמנט הזה או כנבחר ציבור, אבל הוא עבד גם מאחורי הקלעים. אבל על עובדה אחת אי-אפשר להתווכח: הוא לא הצליח להפיל את שלטון הימין בדרך דמוקרטית. הוא לא הצליח להביא את הציבור לכדי הצבעה בעבורו. ואז הוא אמר:

נפיל את הימין באמצעות פגיעה ישירה בראש הימין, בראש הנהגת הימין. רבותיי, אני מסיים, רגע, אני באמצע הסיפור. חברת הכנסת גרמן, למה את מפריעה לי?

זה תקנון הכנסת. אני באמצע הסיפור. בין שזה מוצא חן ובין שלא, זה התקנון.

אין לו הגבלה בזמן.

כך, זה התקנון.

לא, אני מספר להם את הסיפור של איש השמאל. כן, כבר היו כאלה שעשו את זה.

מסתקרנת לדעת מי זה איש השמאל,

ובגלל שאת מקריית גת אני אספר לך אחר כך באוזן, אבל עכשיו אני רוצה להשלים את הסיפור.

גם בית שמש? טוב, אני אגיד גם לך. גם נציג הדרום יקבל את השם. מהרגע שהוא הפנים שהוא לא מצליח להפיל את הימין בדרך דמוקרטית הוא החל לפעול בדרכים לא דמוקרטיות.

איש השמאל זה ההוא מנאום בר אילן,

מהן פעולות לא דמוקרטיות,

איך מבצעים אותן? מתחילים ניסיון הפיכה באמצעות הכפשות. אותו איש שמאל, שיש לו חברים רבים במשטרה ובפרקליטות, הלך אליהם עם סיפור, סיפור מעניין על ראש הממשלה, ואת אותו סיפור הוא ניסה למכור גם לתקשורת. אמר להם אותו איש שמאל: שימו לב מה קורה עם ראש הממשלה, תתחילו לחקור את העניין של ראש הממשלה, תתחילו לסקר את העניין של ראש הממשלה, ואנחנו בשמאל הישראלי נעשה בשבילכם את העבודה. סגלוביץ', אתה מסתכל עלי בחיוך. אתה מכיר את איש השמאל הזה? הוא פגש אותך פעם? דיבר איתך? לא, לא, דווקא הסיפור הזה הוא לא עליך. ההוא שאמר שדין תל אביב כדין שדרות והביא עליהם,

שאולי דיבר איתך פעם או החליף איתך איזו שיחה,

חריפה על ענייני ראש הממשלה,

אולי. ואחרי שהתקשורת כמובן קיבלה לידה את הרעיון המעניין, היא התחילה לעשות עבודה נהדרת, בלתי רגילה, איך פוגעים בשמו הטוב של ראש הממשלה. משטרת ישראל, כמובן, מהרגע ששמעה את הסיפור אמרה:

יש לנו סיפור. המשטרה צריכה לשפר את מעמדה מבחינה ציבורית. בואו נראה איך אנחנו עושים עבודה מעולה ברדיפת ראש הממשלה. והתקשורת, בתמורה, מה תעשה, חבר הכנסת סגלוביץ'? תהלל אותנו, תשבח אותנו, תציג אותנו כלוחמי הצדק האמיתיים והיחידים במדינת ישראל.

התחיל התהליך:

המשטרה חוקרת, הדברים נראים חבל על הזמן מבחינת השמאל, אנחנו צועדים בצעדי ענק לעבר היעד של השמאל הישראלי: הפלת שלטון הימין, הפלת בנימין נתניהו.

הגיע הרגע שהמשטרה מסיימת לחקור. הפלא ופלא, דקה לפני שמתפרסמות התוצאות של החקירה, מפכ"ל המשטרה, המפכ"ל אלשיך, הולך ומתראיין ב"פריים טיים" בערוץ 2. הוא בא לבשר לעם ישראל שיש פה חקירה רצינית, מקצועית, וסופה, הפלא ופלא, המלצות כנגד ראש הממשלה. הייתכן, חברים? הייתכן שהעניין הזה הוכרע עוד לפני שהוא התחיל באמצעות אותו איש שמאל, התקשורת ואחר כך המשטרה? חס וחלילה, אני לא אומר דבר כזה, אבל יש לי תחושה שאני לא רחוק מהמציאות. אז המשטרה סיימה את עבודתה והנושא עלה לפרקליטות. הגיע הזמן שהפרקליטות תדון בסוגיה. מה קרה שם? שי ניצן אומר בכבודו ובעצמו: פעם ראשונה במדינת ישראל נאשים נבחר ציבור על עבירות שוחד בלי שהוא קיבל מתן של כסף אלא ביחסי תקשורת פוליטיקה. פעם ראשונה. אגב, שואלים אותו, אתה מבין שזה לכבוד ראש הממשלה? אומר: כן, לא נורא. אנחנו הולכים עם הצדק, לא קרה כלום. יאיר לפיד מחא לו כפיים,

על ההחלטה להעמיד את ראש הממשלה בעבירות שוחד בלי לקבל כסף, בפעם הראשונה במדינת ישראל. זה היה בהמלצת המשטרה שסגלוביץ' היה חלק ממנה. ואז הבנו, הפלא ופלא: יש לנו מושיע, יש מושיע לשמאל הישראלי, והוא בדמות שי ניצן. מיקי, בזמן שאתה מדבר, לאחר מכן הגענו ליועץ המשפטי לממשלה. אותו איש שמאל אמר להם: תקשיבו, חברים, אתם רוצים שהיועץ המשפטי לממשלה לא יפיל את הקו שאנחנו הולכים בו? תעשו הפגנות ליד הבית שלו. תעשו לו נזק, אל תשאירו אותו במצב שהוא יקבל את ההחלטה נקי. תפעילו עליו לחץ. הפגנות ליד ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, הגיעו לבית הכנסת של היועץ המשפטי לממשלה, ניפצו את מצבתו של אביו, זיכרונו לברכה. וכל זה למה? כדי שהיועץ המשפטי לממשלה יקבל החלטה נקייה בעניינו של נתניהו. ואנחנו רואים מה קורה, חברים. המזימה שלכם הולכת ומתהווה לה, ומתרקמת יחד עם אותו איש שמאל שהתחיל אותה על מנת להביא להפיכה בשלטון, על מנת להפיל שלטון ימין. האם אנחנו נהיה במצב שנשתוק על כך? שלא נדבר על זה עם הציבור? שלא נבהיר את האמת? התשובה היא לא. די, אתה מעייף. אנחנו נאמר לציבור הכול, ואמרנו לו הכול לפני הבחירות. ומה קרה? האמון שהוא הביע בנו לא רק נשמר, הוא גם גדל מ-30 מנדטים ל-35 מנדטים. למה זה קרה? כי הציבור יודע את האמת. הוא יודע על הרצון שלכם לנסות לעשות הפיכה שלטונית לא דמוקרטית. הוא יודע שאתם לא מסוגלים לנצח אותנו בקלפי. הוא יודע שאתם מפחדים לפזר היום את הכנסת, כי אתם תפסידו שוב בבחירות, בעזרת השם. זו הסיבה, ואתם לא רוצים לומר אותה. אתה אומר ומפחד. לכן אני עומד פה ואומר לכם: מזימת איש השמאל נכשלה, מזימת איש השמאל תיכשל, ואנחנו נוודא את זה. בסדר, בסדר.

עכשיו כל מה שנותר לי זה לספר את שמו. יאללה, דבר אלינו. אבל מפאת כבודו אני לא אומר פה על הבמה את שמו, כי בכל זאת הוא עשה דבר או שניים למדינת ישראל. מעבר לעובדה שהוא לא יודע להפסיד באופן דמוקרטי, יש לו גם יתרונות,

אני כרגע אשמור את שמו אצלי. ואני אומר לכם דבר אחד: לכו לקלפי, תבקשו אמון מחודש ומוגבר. אם הציבור יביע את האמון הזה בכם, אתם תרכיבו את הממשלה הבאה.

הממשלה הזאת תורכב גם בפעם הבאה,

על ידי הימין ולא על ידכם. לכן אני חוזר ואומר: תנו לדמוקרטיה לנצח. עזבו אתכם מדברים אחרים. תנו לדמוקרטיה לנצח. עזבו אתכם מהמשטרה, דודי, חבר הכנסת אמסלם, תמשיך להסביר להם. מה, להמשיך להסביר להם?

הם סיכמו איתך בוועדה ועכשיו הם החליטו שלא, אז תמשיך להסביר להם. אז אני אעבור לסיפור על איש הימין. אני אשמח מאוד.

חבר הכנסת אמסלם, רגע, ההצהרה של ראש הממשלה הייתה כבר? אתם יכולים לדווח לי מהשטח? הייתה?

הוא אמר שאתה פחדן. הוא אמר שלא עלה בידו, לא,

אז רגע, בזמן שהוא נאם אף אחד לא שמע את הסיפור שלי על איש השמאל. שמענו, שמענו. בבית לא שמעו. כולם עברו לראות את ראש הממשלה.

הוא ירד עליכם. אתה יודע שזה לא יקרה. לא, לא. יזהר, אתה עבדת עם ראש הממשלה פעם? עם ראש הממשלה הזה לא זכיתי. לא עבדת. אז למה אתה קובע מראש שזה מה שהוא יעשה? לא עבדת איתו אף פעם. אם היית עובד איתו אפילו דקה, יכול להיות שהעדות שלך, היה בה ממש.

אם צביקה האוזר היה אומר את זה, הייתי מוכן לשקול. אח שלי, תחפש כמה כבוד, תראה מה קרה, השתמש

איך אמר ראש הממשלה? החלק הראשון לא נכון, החלק השני לא יהיה. אמר. אתה יודע ציטוטים של אנשים אחרים חוץ מראש הממשלה? כן, בטח.

תגיד לי שם ואני אתן לך

אתה רוצה ציטוטים, וינסטון צ'רצ'יל. אוי, באמת. זוהי שעתנו היפה. אבל תשלים את המשפט. אני זוכר שהסיפור, אתה אמרת וינסטון צ'רצ'יל, וזה באמת מעניין אותי לדבר עליו עכשיו. נתת לי רעיון מעניין לשיחה. וינסטון צ'רצ'יל הרי היה נרדף שנים רבות על ידי הקואליציה והאופוזיציה. גם חבריו לסיעה לא רצו אותו כראש המפלגה וכראש הממשלה. תמיד פעלו נגדו.

כי הוא היה אדם דעתן, הוא היה אדם חזק. אנשים תמיד הלכו נגדו.

עמדותיו היו גם יחסית, אתה יודע מה צ'רצ'יל עשה עוד? הוא ניצח במלחמות. ראש הממשלה לא מנצח במלחמות. יש כאלה שיחלקו עליך, כן? חלק חושבים שהוא ניצח, חלק חושבים שהוא הפסיד,

במה, במלחמת העולם השנייה? מי חושב שהוא הפסיד? במלחמת העולם השנייה היו הישגים רבים לצבא הבריטי, אבל בוא נגיד ככה: ללא סיוע של צבאות אחרים ההישגים שם היו מועטים. אני רק אספר לך בקצרה על אירוע אחד שהיה אירוע לא כל כך פשוט שבו התבצרו או בוצרו מאות אלפי חיילים של הצבא הבריטי. ראית את הסרט על זה. אתה מדבר על, כן. מי לא ראה את הסרט הזה? סרט אדיר. סרט מעולה. קראתי גם את הספר. אבל אני רק רוצה לומר שבסוף אנחנו נמצאים בסיטואציה, למשל כמו וינסטון צ'רצ'יל. אתה למשל יכול להשוות את ראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו לווינסטון צ'רצ'יל. חרטא ברטא. עכשיו אני אסביר לך גם למה. אני אסביר לך גם למה. אומרים שהיה הססן ופחדן והודח.

יש לנו ראש ממשלה הכי לא הססן שיש, הכי החלטי שפגשתי.

לכן שנייה אחרי שהכנסת הזאת מכוננת הוא רוצה לפזר אותה. הוא הרבה יותר החלטי מראש המפלגה שלך, בני גנץ. הרבה יותר החלטי ממנו.

אני חולק עליך. אתה יכול לחלוק עליי. המציאות קובעת אחרת, ומהרגע שהמציאות קובעת אחרת, זה קצת קשה לחלוק עליי. אנחנו גם ראינו את ההתנהלות של נתניהו בעשר השנים האחרונות. אף אחד לא יכול לחלוק על ההחלטיות שלו. אף אחד לא יחלוק על הסמכותיות שלו, על ההנהגה שלו, על המדיניות שלו, על הקו הברור שהוא הולך בו. ביקרת בשדרות לאחרונה, חבר הכנסת מיקי זוהר?

ביקרת בשדרות? בכפר עזה? כל הזמן. זה קרוב אליי הביתה. הדבר המוחלט היחיד, איפה אתה גר? אתה גר בתל אביב?

אני לא גר בתל אביב, אני גר בבית של ההורים שלי, כי הקרקע,

בהרצליה, בבית של ההורים שלי,

הרצליה זו בירת ההתנחלויות,

אני לא מתנחל. אז עם כל הכבוד, אל תטיף לי על שדרות. אתה תבוא קודם כול לבקר בשדרות ואז אולי אנחנו נתרשם מן ההערות. אני כן אטיף לך,

חבר הכנסת יריב לוין,

תמשיך, מיקי, הלילה ארוך.

אני אמשיך, לא חושב שיש לי ברירה אחרת. נגמרו לי הנושאים.

על מה נדבר עכשיו? חבר הכנסת אבי ניסנקורן, על מה נדבר? דבר על יחסי העבודה. בואו נדבר על ההחלטה חסרת התקדים שלך לעזוב את הנהגת ההסתדרות ולבוא לכנסת. זה נושא שלדעתי צריך יומיים שלמים לדבר עליו, להסביר את ההחלטה. תדבר על ההפגנה של האופוזיציה, כן, אבל חבר הכנסת הנדל כבר הסביר. הוא אמר: תשמע, אני לא יכולתי לבוא, הייתה לי איזה פגישה באותו היום, ואז אחרי זה התברר שזה בגלל איימן עודה. יש לנו פריימריז, כן, אבל זה העניין, אין לו פריימריז על הראש. מה, אידיאולוג גדול, אידיאולוג גדול. אבל בוגי היה שם, בוגי היה שם בהפגנה, נאם.

בוגי נאם בהפגנה? הוא נאם? הוא נאם. למה לא קראתם לי לנאום? הייתי בא. הרי הדברים שאני מנסה לקדם בכנסת, נגדי עשיתם את ההפגנה. למה לא קראתם לי לנאום? הייתי בא, מסביר לציבור שהגיע לשם. זה היה ציבור כנראה מאוד מאוד מכיל, הוא היה גם מקשיב למה שיש לי לומר. הייתי מסביר לו למה החוקים נכונים. את הציבור שלי הצלחתי לשכנע. להפגנה הבאה אתה בא? אם תזמינו אותי אני אשקול, אבל את הציבור שלי הצלחתי לשכנע. הייתי אולי משכנע גם את הציבור שלכם. מה, למה? אתם רוצים להגיד לי שהיה שם רק ציבור של השמאל הישראלי? מה, לא היה ציבור ימני שם?

יכול להיות שלא היה ציבור ימני? היה ועוד איך. אנשי כולנו היו בהפגנה? לא היו בהפגנה.

וזה כביכול הימין המתון. אז מי היה בהפגנה? שבאב של איימן עודה. שמעתי גם את תמר. תמר זנדברג נאמה בהפגנה הזאת והזכירה את שמי לפחות ארבע פעמים.

לא נכון, פעם אחת.

אני ספרתי. אבל זאת הייתה פעם חשובה.

למה? כי ציטטתי אותך. תגיד תודה. מה אמרתי? אמרת: זה שזה אישי, זה לא אומר שזה פרסונלי. תודה רבה שאמרת את זה, כי ראיתי שזה רץ חזק ברשת. חוק חסינות חברי הכנסת הוא חוק אישי לכל אחד מחברי הכנסת, כי הוא עוזר לו אישית. תצייני את זה, ואולי הציבור שלך, שהוא מתיימר להיות ציבור חכם, יבין. מצלמת?

חוק חסינות חברי הכנסת הוא חוק אישי כלפי כל אחד מחברי הכנסת. כל אחד מחברי הכנסת יכול כמובן ליהנות מן החוק הזה, ולכן הוא אישי כלפיו. פרסונלי זה אומר שזה אך ורק לבן אדם אחד בכנסת, כמו שאתם טוענים, שזה בנימין נתניהו. מהרגע שזה לא רק לאדם אחד בכנסת, זה לא חוק פרסונלי. נקודה. הבהרתי?

עכשיו נעבור נושא. נושא אחר, ברשותכם. חבר הכנסת בוגי יעלון, שר הביטחון לשעבר, הגיע להפגנה ונאם שם, אבל חבריו לסיעה בחרו שלא להגיע להפגנה.

הם מפלגת ימין, ככה הם טוענים, אבל הם מוכנים למכור את האידיאולוגיה שלהם בשביל להפיל את הימין, אז משהו לא מסתדר לי מבחינה לוגית. אם אתה ימין, אתה לא פועל להפלת הימין. אז אם אתה הולך וחובר לשמאל הישראלי כדי להפיל את הימין, אתה לא מפלגת ימין, אתה מפלגת ימין בתחפושת, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מטריד, מפלגת שמאל בתחפושת,

אתה מפלגת שמאל בתחפושת, וזה דבר שבעיניי הוא מאוד מאוד מאוד מטריד. עליזה, מה קורה פה?

חבר הכנסת אילן גילאון, אתה רוצה שאני אמשיך? כי אני שמתי לב שאתה הקשבת בקשב רב לכל מילה שהוצאתי מפי. שמתי לב לזה, ואני חושש שאני עלול לשכנע אותך. יש סיכוי כזה, אתה אומר. אז אני אמשיך לדבר עוד שתי דקות, אולי אני אשכנע אותך. חביבי, ועוד רצו לקדם אותי לראשות הקואליציה. לא, תודה. אם אני אצטרך לשבת פה ולדבר, עדיף לחזור להיות ח"כ רגיל. פחות כאב ראש. טוב, בזמן שאנחנו ממתינים לכל חברי הקואליציה להיכנס ולהצביע עולה פה חשש, עולה פה חשש שאולי אלה שלא נכנסים להצביע לא רוצים לפזר את הכנסת, ולכן אני רוצה לחשוב שזה לא המצב. הינה, ליברמן הגיע, יופי. ליברמן הגיע. איווט, איווט, מה יהיה? מה יהיה, ליברמן? לא, מיקי. יש ממשלה או אין ממשלה? חבר הכנסת ליברמן, אנחנו פה כולנו התכנסנו כדי שתשנה את החלטתך. בוא נחסוך לציבור מיליארדי שקלים, חבר הכנסת ליברמן. טוב, חברים, אני מבקש מכולם להתעשת ולהצביע בעד הקמת הוועדה לדיון בחוק פיזור הכנסת. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. אני מבקש מכולם לשבת. כולם לשבת, בבקשה מכם, כל אחת ואחד במקומו. ובכן

אנחנו מצביעים על ההצעה להקמת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ואחת, ההצעה של הוועדה המסדרת. מי בעד ומי נגד? הצעת הוועדה המסדרת בדבר הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ואחת, התשע"ט 2019, נתקבלה. ובכן, 64 בעד, 46 נגד. ההצעה קיבלה את אישור הכנסת. הוועדה תתכנס על פי קריאה של יושב-ראש הוועדה. מליאת הכנסת יוצאת להפסקה. תקבלו מועד לחידוש הישיבה. תודה רבה לכולם. הישיבה הזאת נעולה, יוצאים להפסקה, לא נעולה, יוצאים להפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 20:46 ונתחדשה בשעה 01:34.) חברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה.

הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת,

לקריאה ראשונה,

הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ואחת, התשע"ט 2019, של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר. תודה.

על כן, אני מבקש מכל חברי הכנסת להצביע בעד החוק, על מנת שנוכל לממש את רצון הציבור.

תודה לחבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר, שהציג כאמור את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ואחת, התשע"ט 2019, לקריאה ראשונה. ועכשיו דיון. אני הולך לפי הרשימה שהוצגה לי. ראשונת הדוברים תהיה חברת הכנסת יעל גרמן. אחריה, חבר הכנסת יועז הנדל. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי, הערב הזה ייזכר כערב הביזיון של הכנסת, ביזיון ברעיון לצאת לבחירות מפני שלא מצליחים להרכיב ממשלה, ביזיון בדו-שיח שהיה כאן, ביזיון ביחס של יושב-ראש הוועדה המיוחדת אל כל חבריה. ואני פונה אליך, אדוני היושב-ראש: לך חשוב כבודה של הכנסת. לא יכול להיות שדבר כזה יהיה. אנחנו התכוננו להיות פה היום עד הבוקר כדי לדון בדברים רציניים, אבל להיות פה עד השעה הזאת מפני שמושכים את הזמן על משהו, איך אנחנו קראנו לזה? על ביצה שלא נולדה, על משהו שבכלל אולי לא יהיה, על איזשהו משחק שאתם משחקים איתנו. בושה וחרפה. ואני רוצה לומר לך, אדוני ראש הממשלה, שלא נמצא כאן בכלל כל הערב הזה, ושכל מה שקורה כאן זה בגללך: אם אתה לא יכול להרכיב ממשלה, לך לנשיא, תחזיר לו את המנדט. אתה קיבלת את המנדט מהנשיא, 42 יום פחות יום ושעה וחצי,אתה חייב להחזיר את המנדט לנשיא, והוא כבר ידע מה לעשות איתו. אז אנחנו לא מתכוונים היום לשחק איתכם, ואנחנו מתכוונים להצביע נגד ההצעה הביזיונרית הזאת, נגד הבושה הזאת. הדבר היחיד שהחוק מאפשר לך, אדוני ראש הממשלה, זה להקים ב-42 יום ממשלה או ללכת בחזרה לנשיא ולתת הזדמנות למישהו אחר שאולי יוכל, ויקים ממשלה ראויה. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת יועז הנדל,

ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אלה שנותרו ערים ואלה שנותרו מאחור, בשעת לילה מאוחרת זו אני רוצה להזכיר לכם דמות בהיסטוריה שלנו, דמות חשובה. קראו לו שבתאי צבי. הוא נולד ב-1 באוגוסט 1626 באיזמיר. שבתאי צבי הסתובב בעולם ואסף תומכים ומאמינים רבים בכל העם היהודי. הסיפור שלו זה סיפור מרתק, ואני מציע לכל אחד מאיתנו לקרוא וללמוד עליו. הוא התחיל כמנהיג דתי, וזה במיוחד לחבריי מאגודה, ואז, בשלב מסוים, המנהיג הדתי הזה איבד את זה: הוא התחיל לבטל מצוות, ועל כל מצווה שהוא ביטל הוא בירך "מתיר אסורים". ואחרי זה הוא הסתובב בכל מיני שווקים עם סלסלה מקש ודג בפנים. הוא תיקן תקנות מוזרות, ביטל מנהיגים דתיים ומינה כל מיני אנשים למלכים, מטעם עצמו. בשלב מסוים, ב-1666, אחרי שהוא נאסר על ידי העות'מאנים, הוא החליט להתאסלם. ומה עשו המאמינים הגדולים של שבתאי צבי? באו אחריו והתאסלמו. שבר גדול נוצר בעם היהודי, לא תעשה לך אלוהים אחרים, זה אצלנו במסורת. אז כשמיקי זוהר, הוא נראה לי כבר עייף ויצא החוצה, כשמיקי זוהר מדבר על מפלגת ביבי, תזכרו את זה. ומה עושים כדי למנוע תופעות כמו שבתאי צבי בעם היהודי? מגבילים את הכוח. יש בספר דברים שבעה פסוקים שמכונים חוקי המלך, ושם כתוב שמלך, אסור שירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. מה המסר?

לא לחזור מצרימה זה לא להכניס את הגלות בדלת האחורית ולהתחיל לפגוע במוסדות המדינה. לא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים זה להגביל את עצמו בהבנה שהוא אדם ויש לו מגבלות כוח. וגם כסף וזהב, סיגרים ושמפניות. מגבלות הכוח.

כי כשיש מגבלות על הכוח ויש איזונים ובלמים לא מפתחים אלילים חדשים אלא ממשיכים להאמין, חבריי מאגודה. אז רבותיי וגבירותיי, אלה שיושבים כאן ואלה שיושבים בחוץ ומכרסמים עכשיו, אוסנת מארק, מקום 35 בליכוד, אריאל קלנר, מקום 34 בליכוד, עוזי דיין, מקום 33 בליכוד, מאי גולן, מקום 32, פטין מולא, 31 בליכוד, קטי שטרית, חברתי, מקום 30, חבל על השדולה למען מטה יהודה, חבריי בבית היהודי לשעבר, כולנו, ינון אזולאי, מס' 8 בש"ס, ידידי משה ארבל, מס' 7, יצחק פינדרוס, מס' 8, יהדות התורה: ישראל אייכלר, 7 ביהדות התורה, זה מה שאתם רוצים, בחירות שעולות מיליארדים?

אתם באים לקדם סדר-יום, לקדם אידיאולוגיה, או שכולכם הפכתם למאמינים עיוורים? אם יש אידיאולוגיה, אין בעיה לממש אותה. מה שצריך להיזהר ממנו זה שבתאי צבי חדש, כי ביום שאחרי שהוא נאסר ומתאסלם כולם מתעוררים אם הנגאובר כואב מאוד. תודה, חבר הכנסת יועז הנדל. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, מהאופוזיציה בעיקר, כי אין קואליציה, יש נציגים, נציגות קטנה של הקואליציה, דלילה,

שמשקשקים בפחד בחדריהם ובלשכותיהם מהאפשרות שההצבעה שלהם בעד חוק פיזור הכנסת תתממש. אני עובר בפרוזדור וניגשים אליי אנשים שהצביעו, וכשלחצו על הכפתור

ואז אומרים לי בפרוזדור, מהקואליציה המתהווה: תגיד לי, אתם ממש בעד בחירות? הם לא רוצים בחירות. זה ספין של ביבי, ולכן נמנענו. אני לא רוצה להיות שותף בתרגילים של ביבי אנד קומפני. מי מנהיג הקומפני? מיקי מכלוף זוהר, ממ"ז. ואין מישהו במליאה הזאת שלא יודע שזה ספין, ספין כדי ללחוץ על ליברמן, שרירים וכדומה. מה אני צריך להיות חלק בתיאטרון האבסורד הזה?

אנחנו רוצים לסיים את חיי הממשלה המתהווה עוד לפני שהיא מתהווה.

כל יום הם גורמים יותר נזק. מאיר, אני לא חסיד בג"ץ. אנחנו סבלנו רבות מהחלטות בג"ץ, כקולקטיב ערבי, ובנקודות העיקריות הוא לא נתן סעד.

אוסאמה פה, עורך דין, משפטן, הוא יודע.

אבל מול הבליץ החדש של ביבי, שבעבר אמר שהוא יגן על בג"ץ, שרוצה לרסק את בית המשפט העליון אני לא יכול להיות אדיש, למרות שבית המשפט העליון לא נתן סעד לחברה הערבית ולקולקטיב הפלסטיני בנושאים העיקריים. אני לא יכול להישאר אדיש. האיש הזה עושה הכול, יחד עם כמה קונסיליירים, כדי למלט את עצמו. ורבותיי, הוא לא יימלט. אדוני היושב-ראש, אפילו האופוזיציה,

אחת מדברת בטלפון, אחת שקועה בעתיד שלה והשני לא יודע מה יקרה. אני מקווה שתישארו ככה כל הקדנציה, אבל אני לא יודע כמה תישאר הקדנציה.

תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הכול סבבה. הכנסת הופכת עיר מקלט לעבריינים כדי לגונן על עבריין אחד,

זורמים עם זה, הכול בסדר. הולכים לבצע מהפכה חוקתית שתאיין לחלוטין את כל היסודות של הדמוקרטיה הישראלית, סבבה, זורמים עם זה, אין בעיה.

ייהרג ובל יעבור. זה הגיוני? מה זה הסיטואציה ההזויה הזאת? לאן אתם מביאים אותנו? מתברר, אדוני ראש הממשלה, שנאום הניצחון שלך, שנשאת בזחיחות רבה, היה קצת מוקדם מדי והיה פארסה אחת גדולה, מה שנהוג להגיד בדרך כלל על הצד השני של המפה הפוליטית, אבל די עשית צחוק מעצמך. וכל הזמן אנחנו שומעים שהעם רצה, העם זיכה את נתניהו מאימת הדין: הייתה בחירה דמוקרטית, הצבעה אם הוא אשם או לא אשם, והעם החליט שהוא לא אשם ושהוא חף מפשע ושהוא לא צריך לעמוד בפני משפט כאחד האדם. זאת הטענה, העם החליט, העם החליט. אז מסתבר שהעם לא החליט, שהעם לא בחר בך, שבסך הכול 25% מהציבור בחרו בך, ומסתבר שאתה לא מצליח לכנס לך את אותה קואליציה שתגונן עליך מאימת הדין. ועכשיו, במקום לקבל את הכרעת העם ולאפשר למצות את החוק הקיים וללכת לנשיא ולהגיד לו: כבוד הנשיא, לא הצלחתי להרכיב ממשלה, מה שהיה עושה כל בן אדם תקין שלא היה מצליח להרכיב ממשלה, במקום זה הוא גורר שוב את המדינה לכאוס חדש, את כל המדינה, לאיזו הזיה מטורפת של ערעור טוטלי של יסודות השלטון, דבר שלא מתרחש בדמוקרטיות מערביות נורמליות, ולעזאזל הכול, תמות נפשי עם פלשתים. אבל הפלשתים זה אנחנו, אדוני ראש הממשלה, זה אותו עם שאתה חושב שהוא בחר בך. יש רק תרחיש אחד בהינתן התוצאות האחרונות של הבחירות, שאתה תהיה ראש הממשלה? יש כל כך הרבה תרחישים נוספים. אחד, למשל: שהנשיא יטיל על מספר שתיים בליכוד להרכיב ממשלה, כבוד יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין, למשל שהנשיא יטיל על בני גנץ, שמספר המנדטים של מפלגתו זהה למספר המנדטים של הליכוד, להרכיב ממשלה. שוו בנפשכם, יכולה לקום ממשלה במדינת ישראל שבראשה לא עומד אדם שקוראים לו בנימין נתניהו. אבל הוא פשוט לא מסכין עם העובדה הזאת שהתרחיש הזה בכלל אפשרי. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, כן. תודה. ולכן אני באמת קוראת לחבריי, גם בצד השני של המתרס, שמעט הגינות בליבם: אל תאבדו את עצמכם לדעת, אל תאבדו את המדינה לדעת,

תפעלו על פי החוק הקיים, לכו לנשיא והציעו לו חלופה, כל חלופה. האמינו לי, גם שתי החלופות שמניתי, ובוודאי יש עוד אחרות, יהיו טובות יותר משלטון היחיד המוטרף הזה, שפשוט מחסל איתו את המדינה בלי שום עכבות.

תודה לחברת הכנסת יחימוביץ'. חבר הכנסת עיסאווי פריג',

ואחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג'

אדוני היושב-ראש, חברים וחברות, אני מאוד רציתי לראות את המסכנים. תראה, שמים את היד על הלחי, מודאגים. איפה אתם, עושים את כל החישובים שלכם? חברים, אני זוכר שבליל הבחירות בני גנץ נתן את הנאום, היה חצי שעה ראש ממשלה, בני, ונתן נאום ניצחון, כולם ראו במסכים. הדברים לא הסתדרו. בא נאום הניצחון של ביבי: ניצחון אדיר, ניצחון אדיר. איזה ניצחון ואיזה בטיח? איזה ניצחון ואיזה בטיח? תראה איזה אֵבֶל קיים במחנה השני. תראה, תראה איזה אבל. עיסאווי, אתה לא רואה אותם. אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. אקוניס, הלכת, אני נראה לך באֵבֶל? אנחנו באנו לשמוע אותך. אמרנו, נבוא, נשמע אותך.

אתה תתעופף לחלל. אקוניס, אוי ואבוי לי. שום אֵבֶל, הכול בסדר.

עכשיו, חברים, אני שואל אתכם: הוא לוקח מדינה שלמה כבת ערובה, ואתם, קטנים, הולכים לטבח כצאן. מה אתם פוחדים? לא הייתי מציע להשתמש בביטויים כאלה. לא הייתי מציע להשתמש בביטויים כאלה. אתם תשימו את היושב-ראש יולי עכשיו יושב-ראש הליכוד, יש ממשלה ממחר.

אדוני, אתה ראש ממשלה ממחר. ממה אתם פוחדים? תראה לאן הוא מוביל אתכם, מוביל אתכם לטבח, ואתם עד כדי כך, טבח?

לא הייתי מציע, זה בסך הכול כנסת. מה קורה לכם?

אדוני היושב-ראש, אנחנו חודש ימים בכניסה צריכים לעבור שני,

מה אמרת, חבר הכנסת טיבי? ממ"ז? ממ"ז. ממ"ז, מיקי מכלוף זוהר. לעבור, משל החומוס.

חומוס בנאום הבא. לעבור עם הממ"ז לילה לבן ראשון, עם הצגה ועם המסרים של אימא של מיקי מכלוף זוהר. זה מה שהיה לנו, אדוני היושב-ראש. עברנו שני לילות, שני לילות עם מיקי זוהר, על חוק שנגנז. רצו להרחיב ממשלה, לא הסתדר, אז גנזנו אותו. יאללה, נשלוף את הבא. ועכשיו, חוק פיזור הכנסת.

כי ליצמן לא רוצה לבוא אלינו. למה, ליצמן?

ליצמן, למה, כבוד הרב? מה אנחנו? גם אנחנו אוהבים את הבית. בני גנץ לא ראוי להיות ראש ממשלה? למה? נמצא סולחה בינך לבין יאיר, נמצא. כבוד הרב, אין לו חברים טובים. לא, יש לו. נמצא, כבוד הרב, נמצא את הסולחה. למה להוביל מדינה שלמה? מדינה שלמה.

אני מסיים, אדוני. הוא מוביל מדינה שלמה בשביל להציל אותו מהכלא, ואתם שותפים. אתם שותפים ואתם פחדנים. כבוד הרב, ביבי לא לנצח. ביבי יגמור את כולנו. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, אדוני.

הליכוד: עוד לא נולד הילד אצלכם שיבוא ויגיד את המשפט: המלך הוא עירום? עוד לא נולד? שמישהו יבוא ויגיד לביבי: מספיק, אל תבטל לנו את הדמוקרטיה, אל תרתום את כל המדינה ותשתק אותה כדי לא להיכנס לבית המשפט. אם אתם מאמינים שהוא חף מפשע,

זה מה שהוא אמר לפני הבחירות, לא? זה נושא המשפט. אבל יש נושא, כבוד היושב-ראש, שחשוב לי מאוד. קיבלתי הרבה פניות מעובדים ערבים מוסלמים שהמעסיקים שלהם,

המעסיקים שלהם לא מאפשרים להם לצאת לחופשה בחג, בעיד אל-פיטר, שזה בשבוע הבא. הנושא הזה מאוד מסוכן, מאוד גרוע. אתה יכול להיות מעסיק, אתה יכול להרוויח, אבל אתה לא צריך להיות חזיר. מי שייפגע בגלל זה שהוא ייעדר, אני אומר: כל המליאה פה, כל הכנסת, צריכים לעמוד על הרגליים. כי זה יהיה הסוף של הדמוקרטיה, ומבחינתי זה אפרטהייד. אם המעסיק לא יאפשר לעובד ללכת ביום החג חופשה זה גם עובדי תעשייה, עובדי בניין, גם נהגים של אוטובוסים. אני לא מדבר על רופא שצריך להגיע לעשות ניתוח, לבצע ניתוח,

אני מדבר על העובד הפשוט, העובד הרגיל, שצריך לחגוג עם המשפחה שלו. לנו יש שני חגים בכל שנה, רק שני חגים, עיד אל-פיטר ועיד אל-אדחא. לפחות בשני החגים האלה מגיע לבן אדם לחגוג עם המשפחה,

עם האישה. ואני אומר לכם,

המצב יהיה מסוכן, מסוכן מאוד. אני קורא פה, מהדוכן הזה, לכל העובדים: אם לא יאשרו לכם, תיעדרו מהעבודה. אנחנו נעמוד לצידכם. יהיה לי לובי איתי, גם מפה וגם מבחוץ. מי שייפגע, שיפנה אליי, אני אוכל לעזור לו, אני אוכל לטפל בנושא שלו.

כבוד היושב-ראש, זה יהיה בכייה לדורות. האם מישהו חושב לרגע, אם היה עובד יהודי, בכל מקום בעולם, שהמעסיק שלו אומר לו: תשמע, ביום כיפור אתה צריך לבוא לעבודה, אתם יודעים איך היו קוראים לזה? היו קוראים לזה אנטישמיות.

מה זה יכול להיות: אם אתה נעדר בחג, אל תחזור אלינו? משפטים כאלה אמרו להם. אני חושב שצעקה צריכה לבוא מפה, מכולם.

תחשבו, זה יהיה לא פחות גרוע מפסקת ההתגברות, או אפילו החסינות שמחפשים, כי אין חסינות לחזירים.

תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. רשומים לי גם חברי הכנסת סובה, סמוטריץ', סופר, סער, חוטובלי. מישהו מהם מעוניין? לא, כולם מוותרים. אז אני מזמין את חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר לסכם את הדיון, ואז נצביע. מכלוף מיקי

חבריי חברי הכנסת, ברשותכם אני רוצה לסכם את הדיון המופלא הזה שאנחנו עורכים בימים האחרונים, דיון קצת מוזר על פיזורה של הכנסת אחרי חודש מיום תקומתה, אפילו פחות מחודש, לאור הנסיבות. כרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד ברורה. אם וכאשר חלילה לא נצליח לפזר את הכנסת עד יום רביעי ב-24:00, בהתאם לחוק יוכל נשיא המדינה להעביר את מלאכת ההרכבה לחבר כנסת אחר, וכפי הנראה לחבר הכנסת בני גנץ, שהוא מחזיק בסיעה, שהוא יושב-ראש הסיעה השנייה בגודלה בכנסת אחרי מפלגת הליכוד, וגם בהתאם לממליצים. הכי גדולה. מכלוף מיקי זוהר (הליכוד): לא, מבחינת המצביעים לא. מצביעים, מצביעים, מצביעים. בוא נדבר על מצביעים. המצביעים שלנו יותר רבים משלכם.

לא בהרבה, אבל יותר. לכן אנחנו נמצאים פה באירוע שיכריע מבחינה היסטורית אם תהיה פה ממשלת שמאל או אם תהיה פה ממשלת ימין. האירוע הזה מבחינתנו הוא אירוע לא פשוט. אנחנו בימין הלכנו בהמוננו לקלפי, כ-2.5 מיליון איש שהצביעו למפלגות הימין, הצביעו למפלגות החרדיות, למפלגות של איווט ליברמן ומשה כחלון, הצביעו לאיחוד מפלגות הימין והצביעו לליכוד, במטרה אחת: להקים פה ממשלת ימין. כשאני אסיים אני מניח שיהיה לי זמן להתחיל, אני רואה שאתה נהיה חולה, אני עוזר לך. לא, אני חולה כבר יומיים, האמת. מאז שדיברו על הפיזור אני לא מרגיש טוב. אני רואה שזה לא עושה לך טוב. לא עושה לי טוב בכלל.

לכן אנחנו אומרים לחברים שיושבים פה היום בכנסת: כל מי שיצביע נגד פיזור הכנסת, הרי שהוא מסכן את מדינת ישראל בהקמת ממשלת שמאל. מי שיצביע בעד פיזורה, עם כל הצער שבדבר, עם כל הסיטואציה המוזרה הזאת שכולנו מצויים בה, בעצם מבטיח את הסיכוי של הימין להמשיך ולמשול ולהיות בהנהגת המדינה. אני אומר: מבטיח את הסיכוי. למה אני אומר שהוא מבטיח את הסיכוי? מאחר שאם תפוזר הכנסת אנחנו נלך להליך בחירות, ובהליך הבחירות הזה יוכרע מי יהיה בשלטון, אם הציבור ישנה את דפוסי ההצבעה שלו ויחליט להצביע חלילה לשמאל, או שמא הוא ידבק בעמדותיו, שהיו מאוד מאוד ברורות בבחירות האחרונות, ויצביע לימין. אם הוא יצביע לימין, נוכל שוב לנסות להרכיב את הממשלה.

שחלוקת המנדטים כפי שהיא תחולק בבחירות הקרובות גם היא תקבע אם לימין תהיה אפשרות להקים ממשלה, כי אם נניח דפוסי ההצבעה יהיו זהים למה שהם היו בבחירות האחרונות, ניקלע שוב לאותה סיטואציה ולאותו משבר בצורך שלנו להקים ממשלה. לכן, כפי שטענתי היום, אני סבור שיכול להיות שדפוסי ההצבעה של הציבור ישתנו, ויהיו שיעדיפו לתת את קולם למפלגות שיכולות להקים את הממשלה מאשר לתת למפלגות הקטנות, שיכולות למנוע את הקמת הממשלה.

אני לא יודע לקבוע. זה עניין של הכרעת הבוחר. הציבור בבית יצטרך בסופו של דבר לקבל הכרעה, הכרעה היסטורית, מי הוא רוצה שינהיג אותו בשנים הקרובות. אני מעריך שאם וכאשר חוק פיזור הכנסת יתקבל היום בקריאה ראשונה, אוכל לקיים מחר בשעה 11:00 דיון להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אם המשבר שאנחנו מצויים בו כרגע לא ייפתר עד יום רביעי בשעה 24:00, אנחנו נפעל להעברת החוק בקריאה שנייה ושלישית ונפזר את הכנסת. אני אגיד לך משהו, מיכאל, אין בעיה שתאיץ בי, אבל עד שהם לא יגידו לי שיש רוב, אני לא ארד. אמרת לי שאתה עייף,

זה בסדר. זה לא ישנה את המצב הזה שאני אעמוד פה על הדוכן עד שיהיה לנו רוב. דרך אגב, זה עובד ככה. אני יודע שעוד לא היית כאן, אבל בארבע השנים האחרונות שמעתי נאומים חוצבי להבות שאף אחד לא רצה לשמוע אותם, אבל חיכינו לרוב. אז אני היום נמצא פה כדי לעשות את אותו הדבר בדיוק. זה אומר ששודרגתי, כי לא נאמתי נאומים שכאלה. נראה לי שזו הפעם הראשונה שאני נואם נאומים ארוכים, ואני לא כל כך יודע איך למלא בתוכן, אדוני היושב-ראש, אבל אני משתדל. יש לי גם שם מיוחד, קוראים לי מיקי, והיה אחד, מיקי איתן, שידע לעשות את זה היטב. אתה נכנס לנעלים גדולות. אני נכנס לנעלים גדולות מאוד. אני מקווה שאני אעמוד בעניין הזה בגבורה. חבר הכנסת לוין, אתה גם עשית את זה פעם או פעמיים,

אז אני משתדל. חבר הכנסת מיכאל ביטון, אני אסביר לך איך זה עובד: אם חלילה תפוזר הכנסת, כולנו נרוץ לבוחרים ונגיד שאנחנו נורא רוצים להיות בכנסת. רק שיבחרו בנו. למוחרת, כשניבחר לכנסת, לא תהיה לנו סבלנות אפילו דקה לשבת במליאה, לכן, רכזי הסיעות יצטרכו להסתובב בכל הבניין. אני לא מדבר עליך, אני מדבר דווקא יותר על כמה חברים יותר ותיקים. אדוני היושב-ראש, אנחנו נהנים,

זו סוגיה שאני לא מצליח לפתור כבר שנים. מבקשים את אמון הבוחר להיות חברי כנסת, ואחר כך דקה לא נמצאים במליאה. בבקשה. אני יודע על מי אני מדבר. אז באירוע המכונן הזה עכשיו, שבו אנו מתכנסים כולנו לפיזורה של הכנסת, אומר לכם כך,

לא ממש, אבל שיהיה. אומר לכם כך: אנחנו נמצאים בצומת הזה שאף אחד לא ציפה להיות בו: לאן המדינה הזאת הולכת? הולכת לכיוון שמאל? לכיוון הקמה של מדינה פלסטינית? לכיוון של משא ומתן?

רגע, גינזבורג, תן לי ליהנות מהרגע. ייתכן שאלו רגעיי האחרונים בכנסת, תן לי ליהנות. לך תדע איך זה ייגמר. לך תדע. אתה יודע, בבחירות אתה תמיד יודע איך אתה נכנס, אתה אף פעם לא יודע איך אתה יוצא.

איזו כנות יוצאת ב-02:30 מאנשים. זוהי שעתי הגדולה. לך תדע איך היא תיזכר בהיסטוריה של הכנסת.

כל הכבוד. אבל זה לפני הקמפיין של ביבי. יכול להיות שתוך כדי הקמפיין אני אתחיל להגיד משהו אחר. כי למה? בקמפיינים הוא טוב. תוכלו להגיד עליו הכול, אבל בקמפיינים הוא יודע לעבוד, אז חכו. עוד לא לתפור את החליפות. נא להודיע לחייט: תתעכב, בבקשה. תודיעו לחייט.

יש לו שבועיים לשימוע מ-17 לספטמבר, דודי, אתה עוסק בגיוס? הוא מנסה לשכנע את חבר הכנסת אופיר כץ לתמוך בחוק. אתה תצביע בעד, אופיר כץ? כי נראה לי שדודי משקיע בך הרבה מאוד זמן. אל תדאג, אתה מקום 20, מצבך מעולה. מיקי, עליזה אמרה די. אפשר? בשעה טובה ומוצלחת. חבריי חברי הכנסת, בצער רב וביגון קודר אני מבקש מכם להצביע בעד חוק התפזרות הכנסת, כי זה הדבר שאליו נקלענו ואין לנו דרך לשנות אותו בעת הזאת. כולנו תקווה שהנושא הזה עוד ישתנה. תודה רבה. ערב טוב. תודה לחבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר על נאומו הכן והאמיתי. חברי הכנסת, אבקש מכולכם לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ואחת, התשע"ט 2019, בקריאה הראשונה. נא לא להפריע. נא לא להפריע בזמן ההצבעה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצבעה החלה. מי בעד? מי נגד?

להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ואחת, התשע"ט 2019, לוועדה המיוחדת נתקבלה. 66 בעד, 44 נגד, חמישה נמנעו. הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה, ותועבר לוועדה המיוחדת להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים היום, יום שלישי, כ"ג באייר תשע"ט, 28 במאי 2019, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.